ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3238/24 וכלה בהצעת חוק פ/3299/24: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת גילוי הוזלה במחיר בעסקה מתמשכת), התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת אורי מקלב,

גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת הצגת מחיר מוצר בעת עריכת החשבון בקופה), התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני,

שאילתות. בהיותי בצד הזה, אני יודע כמה זה מפריע. ואני אמרתי: אם השרים לא יחזירו תשובות, זה יצטרך לחזור בחזרה למגרש של הכנסת ונצטרך לפעול, ויש דרכים

להשיב על שאילתה של חבר הכנסת פינדרוס בלי להתכונן מראש ובפיה לא הייתה תשובה. שר התקשורת יועז הנדל, שבעצם הוא כמעט הכי חרוץ, לא משחרר את יונת הדואר עם שתי השאילתות שקיבל. משך ההמתנה למענה על חלק מהשאילתות הוא כמעט חצי שנה. אביגדור ליברמן, שומר הכספת, שומר בתוכה תשע שאילתות, ואפילו השר במשרד האוצר חמד עמאר כנראה לא מצליח לשחרר ממנו תשובה אחרת.

קשה להבין למה ההמתנה נמשכת כמעט חצי שנה. גם אתמול שאלנו, והשאילתות עדיין עומדות. גם לגדעון סער לוקח המון זמן לענות. 22 שאילתות מונחות לפתחו של שר המשפטים, שכבר חמישה חודשים וחצי אינו מוצא מילים לענות למגישי השאילתות. אצל שר הבריאות ניצן הורוביץ' שוכבות להן תשע שאילתות על ערש דווי. חלקן ממתינות חמישה חודשים וחצי לתרופה, ונמצאות כנראה בדרך להמתת חסד. חברתו למפלגה תמר זנדברג אינה רואה את שבע השאילתות שהצטברו סביבה בבוצה הטובענית, שחלקן ממתינות כבר חמישה חודשים וחצי לתשובתה של השרה להגנת הסביבה. בכיתה של יפעת שאשא ביטון, 12 שאילתות לא פתורות. עם זאת, משך האיחור בהגשה קצר משמעותית מביתר המשרדים, כמעט מגיע לשלושה חודשים. סגן השר הטרי מאיר יצחק הלוי נקרא בדחיפות לחדרה של המנהלת כדי לראות, אולי לפתור את השאילתות. חותמת את הרשימה קארין אלהרר, שאוצרת אצלה תשע שאילתות למשרד האנרגיה באיחור של כחודש. הגיעה העת, קארין, לשחרר את הגז.

הגיעה העת לשחרר את הפקק. אני יודעת כמה זה חשוב לך.

מ-370 שאילתות לא יכולות להישאר ללא מענה. המספר הוא בלתי נתפס. הוא אינו כולל שאילתות שכבר נענו, באיחור לא אופנתי, אבל הן קורות. הוא אינו כולל שאלות שמקבלים משרדי הממשלה מוועדות הכנסת והחברים בהן וממרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוא גם לא כולל את המכתבים הרבים ששולחים ח"כים לשרים, ואני אחת מהן, ששולחת הרבה מכתבים, עד שאני מגיעה למצב של שאילתה זה אחרי ששלחתי כמה וכמה פעמים מכתבים עם תזכורות, וזוכים להתעלמות מופגנת. לא מספיק לאיים, אדוני היושב-ראש, צריך גם לעבור למעשים. כאשר כבודה של הכנסת נרמס על ידי השרים בממשלה, עליך להניף מולם דגל אדום. אני יודעת כמה אתה מחוקק, עבדתי איתך בוועדות, ואני יודעת כמה זה קרוב לליבך. אני יודעת כמה זה מפריע לך וכמה דיברת על זה גם בתוך הוועדות, לעצור חקיקה ממשלתית של כל שר שיפר את התקנון ואף לנקוט עיצומים חריפים כלפי שרים סוררים. חברי הכנסת לא מגישים את השאילתות שלהם כי משעמם להם, כי הם משועממים. השאילתות הן במסגרת שבה בעיות הציבור והסוגיות המטרידות אותו צפות ועולות לסדר-היום. הרי אנחנו מקבלים את הבעיות האלה מהציבור, מהשטח שפונה אלינו, ועליך כיושב-ראש הכנסת, זאת לא ביקורת, אלא בתוך כל הבליל הזה שנמצא פה, אני יודעת שאפשר לסמוך עליך, ואני יודעת שהדברים האלה נוגעים לליבך, לוודא שהמענה להן יהיה מהיר, יסודי, ענייני ולא מתחמק. בעוד הממשלה הנוכחית תוקפת בכל פעם מחדש את קודמתה ללא הפסקה, אני מזכירה, הרי כל הזמן אמרתם שאתם ממשלת שינוי, אז בבקשה, תהיו ממשלת שינוי לטובה, לא כמו שהיה בארבע הקדנציות האחרונות, שהן בעצם היו סוג של ממשלת מעבר, הרי בפועל הגדילה לעשות כשיישמה אותו בעצמה ביתר שאת זמן קצר לאחר כינונה. הכנסת הגיעה לשיא של 21 חברי כנסת שנכנסו במסגרת החוק הנורבגי, ולעומת זאת בממשלה הקודמת היו ארבעה-חמישה שרים נורבגים בסך הכול. אם הממשלה הנוכחית,

תשלים את הקדנציה בת ארבע שנים וחצי, עלות יישום החוק תגיע לכ-150 מיליון שקלים. ממשלת שינוי אמרנו? לא כך זה צריך להיראות. ממשלה שאינה רואה את האזרחים וטובת הציבור לנגד עיניה, אינה רואה את שליחי הציבור, מבזבזת תקציבי ענק ועתק על נסיעות וטיסות לחו"ל, אין שום סיבה שלא ישבו השרים במשרדיהם ויענו על שאילתות, או שיגיעו לכנסת ויענו על זה בעצמם. הכנסת צריכה את השאילתות האלה, זה מאוד מאוד חשוב לה. זוהי ממשלה שהדמוקרטיה כנראה ממנה והלאה. היא מסירה מעצמה כל פיקוח של הכנסת תוך דריסת התקנון ברגל גסה. הממשלה כנראה בזה לשארית הממלכתיות שנותרה במדינה הזאת, ואין לה זכות קיום, ועל הממשלה הזאת לחלוף מן העולם, ויפה שעה אחת קודם. אני מבקשת גם מחברי הכנסת שנמצאים בקואליציה, גם אותם זה מטריד שלא עונים להם. פעם ישבו פה שרים מסביב לשולחן הזה, היה אפשר לפנות אליהם ברמה האישית ולשאול אותם שאלות, ולא להגיע למצב של שאילתות, אבל אם גם הם לא נמצאים פה וגם הם מגישים שאילתות ולא טורחים לענות על זה, אז אין לי מילים מלבד להגיד מילה אחת: בושה. תודה רבה לחברת הכנסת שטרית. אני לא בא כרגע לעשות בדיקה. אני לא מסכים עם המהלך הזה,

אבל יש לי כאן דיווח שבסך הכול היו 710 שאילתות מתחילת המושב, שזה המון. אני יכול להקריא לך. אני אקח את המספרים שלך ואני אענה. אבל אני כן ציינתי שחלק נענו, למרות שבאיחור רב. אבל המספר שנותר, בסך הכול הכללי. אני אומר לך חד-משמעית, לא עבר זמן המענה, 83 מהשאילתות הרגילות. 88, עבר זמן המענה, שזה לא בסדר לחלוטין. נענו 288. זה המון. אבל זו לא הסיבה למה לא נענו. השרים חייבים לבצע את עבודתם. יש בעיה עם הישירות: 214, עבר זמן המענה. יש לי את כל הדיווח שאמרת כאן. אני רוצה לשאול אותך שאלה,

ואני מכבדת אותך מאוד, אני אקח את זה לטיפול. אם שר היה מקבל שאילתה מעיתונאי, הוא היה עונה באותו רגע. אין שום סיבה שלא יענו לנו.

אמורים לאכוף את עבודתה של הממשלה, אנחנו אמורים לקבל. השאילתות האלה נותנות מענה, כי ברגע שמגיעה שאילתה, רוב הסיכויים שאותו שר מטפל.

המספרים עד נכון לאתמול, נבדקו שוב ושוב ואלה המספרים. חברת הכנסת שטרית, בכל זאת בשבילך, הסכיתי ושמעי: מתוך תשע שאילתות שלך, רק אחת עבר זמנה, שמונה נענו. דיברתי בשם כל, אני נותן לך ציון לשבח. שמונה מתוך התשע נענו, אחת, עבר זמנה.

מתוך תשע שאילתות ישירות,

אדוני היושב-ראש, הגשתי את הצעת האי-אמון בשם כל הכנסת. דיברתי גם בשם הקואליציה וגם בשם האופוזיציה. אבל לא ברחתי גם מהנתונים הלא-מחמיאים, אני אטפל. אני מדבר על הנתונים שלך, כי חשבתי בהתחלת דברייך שאת מדברת על שלך. לא לא לא. אז הביאו לי את שניהם. לא, מה פתאום.

מתוך הדוח של השאילתות שלך, תשע ישירות, אחת חדשה, עדיין לא התקבלה אפילו, אבל היא מופיעה במזכירות בתוך הליסט, היא בדרך. יש שלוש בטיפול המשרד ולא עבר זמן התשובה, מתוך תשע,

מצבך האישי, הלוואי על כולם. אדוני היושב-ראש, מעולם בדרכי ובשליחותי הציבורית לא חשבתי על מה שקשור לי אישית. כשאתה דיברת, ואני זוכרת אותך בשלוש הקדנציות האחרונות, אמרתי: זאת העבודה שלנו. אין פה עניין של ביקורת. חברת הכנסת שטרית, היום בבוקר דיברתי על נושא שקשור לשאילתות ישירות עם מזכיר הממשלה. הוא יקבל ממני גם מכתב על השאילתות האלה, כל שר יקבל ממני מכתב, ואנחנו לא נסתפק בזה. מאה אחוז, אני סומכת על זה שתעשה את זה. אדוני היושב-ראש, יש גם שרים שמסרבים. אני לא יודעת אם בתקנון מותר לשר לסרב לענות. מותר. יש קריטריון שאומר, מעל ל-50 שאילתות זה די הרבה. נכון. תודה. אנחנו ננסה לעשות את המרב. להגיד לך שאני אוהב את זה?

לא, חד-משמעית. אין כאן עניין של אופוזיציה קואליציה.

מאוד. השר יועז הנדל, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לשבח את חברת הכנסת קטי שטרית. אני חושב שהביקורת במקום וגם העבודה רצינית, ואני לוקח לתשומת ליבי אם לא עניתי על שתי שאילתות. אנחנו נבדוק, זה לא אמור לקרות. אני חושב שהביקורת חשובה, וטוב שכך, ודווקא הרמת לי להנחתה, כי בעיניי כך הכנסת צריכה להתנהל. שמונה חודשם מאז הוקמה הממשלה הזאת, נדמה לי שזה מספיק זמן לעבור את כל שלבי האבל, ההדחקה, ההכחשה, כל מה שצריך כדי להכיר בזה שיש פה ממשלה יציבה. הממשלה הקיימת העבירה תקציב, מתכננת עוד אחד, פועלת, מתמודדת עם אתגרים גדולים מבית ומחוץ. שמונה חודשים זה מספיק זמן לדלג על השיח הרדוד שהתנהל כאן,

בחודשים האחרונים, ולכן אני רוצה לשבח אותך. זה שיח שצריך להתנהל, ביקורת כלפינו, השרים, כלפי הקואליציה, ומענה, וגם הנעה לפעולה, לעבור לשיח ענייני. אני לא רוצה פוליטיקה חדשה, אני רוצה את הפוליטיקה הישנה.

שנקיים פוליטיקה שבה מתווכחים לגופו של נושא ולא לגופו של אדם, פוליטיקה שמצליחה לראות מעבר לאינטרס הצר ולחפש הסכמות למען טובת המדינה, וגם לחפש ויכוחים. זאת אומרת, חלק מהתפקיד שלנו כאן הוא גם להתווכח, ולא חסרים נושאים שעליהם אנחנו יכולים להתווכח המון, ולא חסרים נושאים שעליהם אנחנו יכולים להסכים. אני אומר כאן לחבריי חברי הכנסת: האם נושא החזרת הריבונות לנגב ולגליל לא משותף לכולנו? הפשיעה במגזר הערבי, הירי הבלתי-פוסק, אמצעי הלחימה, לא משותף לכולנו? מה שהתרחש לא מזמן בערים המעורבות לא משותף לכולנו? תחזיר את הריבונות, ירושלים, ואני, חבר הכנסת ארבל, גם ירושלים וגם שייח' ג'ראח,

יש לך כאן יושב-ראש כנסת שהיה מפקד מחוז ומכיר היטב את ירושלים ואת התסבוכות שלה. ואני שואל אותך: זה לא משותף לכולנו? ואתה יודע מה, חבר הכנסת ארבל, אני לא כאן עם נאום האשמות. אני לא בא להאשים אותך ולא בא להאשים את הממשלה הקודמת, את נתניהו ואת הממשלות הקודמות. זה אפילו התחיל לפני כן, וזה כבר לא משנה למה אתם גיליתם את הבעיה רק עכשיו,

גיליתם עכשיו שהנגב והגליל בבעיה, ושייח' ג'ראח, והערים המעורבות, הרווחנו כולנו. אבל זו בעיה שמשותפת לכולנו, שלטון ואופוזיציה. ואפשר לגעת בכל נושא. מה לגבי יוקר המחיה, חבר כנסת ארבל? אנחנו לא יודעים 15 שנה שהדירות עולות, שהמחיר של הדירות עולה, וככל שעובר הזמן כך יש יותר משכורות, יותר משכורות,

העלייה הייתה יותר מארבע, אז אתה אומר, אז איפה בשנה, בארבעת החודשים של הממשלה הזאת? של הממשלה הקודמת? בשמונה של זאת? אני חושב שאתה יודע כמוני, ואין אזרח ישראלי שלא משנה מה תגיד, לא ידע שב-15 השנים האחרונות מחיר הדירות עלה, או שהוא לא יודע שמחירי המזון ומוצרי ההיגיינה, יש עליהם בעצם פקק שעוצר את היבוא, ולכן המחירים גבוהים.

אף אחד לא יודע שאין פה פתרון קסם, אלא מאמץ משותף? ואתה יודע מה, מה היה רע לקחת חלק בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה ולקבל החלטות ולהצביע? היינו שם יום-יום, שעה-שעה, יותר מחברי מפלגתך. משה, משה, אתם מקפידים לא לקחת חלק. כמו שאנחנו היינו. אתם מקפידים לא לקחת חלק, אתם כמשקיפים חיצוניים. ואני אומר: קדימה, בואו תיקחו חלק. אף צד הרי לא מחזיק את התורה כולה, כידוע לך, לא הממשלה, לא האופוזיציה, והיכולת שלנו לעזור לאזרחי ישראל תלויה ביכולת שלך, שלכם, לקיים דיון ענייני, לקיים דיון ענייני שלא עוסק רק במה שלא אלא גם במה שכן, והכן חשוב. ואתה יודע מה, אני רוצה להתווכח על דת ומדינה.

המדינה צריכה להתערב כמה שפחות בדת של תושביה. איפה שהיא לא מתערבת, שם צומחת יהדות, איפה שהיא מתערבת,

בעיני המפלגות שלכם, החרדים, החרד"לים, הליכוד, יש מונופול חרדי על היהדות. זה ויכוח לגיטימי, ויכוח ראוי. בוא נקיים אותו, בשביל זה נועדה הכנסת. מה לגבי גבולות המדינה, ההתיישבות? הרי זה קו שלא עובר בקואליציה אופוזיציה, יש פה כנראה הסכמות שחוצות את זה.

אני חושב שחייזר היה מתקשה מאוד להבחין מי כאן שמאל שנוטה לסוציאל-דמוקרטיה ומי כאן קפיטליסט שמאמין בשוק חופשי. בליכוד, במפלגות החרדיות, יש תומכים נלהבים בוועדי עובדים, בשכר מינימום גבוה, מתנגדי הפרטות. הם ימצאו שותף ראוי בשמאל הישראלי ולהפך. אפשר וראוי להתחרות ולהתווכח על שוק חופשי. צבא, קחו צבא כמשל. גיליתי היום שתנועת הליכוד הגישה עתירה לבג"ץ כדי שכולם יתגייסו,

הופתעתי, לא רק בגלל העתירה, אחרי שבמשך שנים ארוכות הליכוד טען שבג"ץ זה עוכרי ישראל, אלא דווקא מההסכמות איתי. גם אני מאמין בזכויות ובחובות לכולם, ואני שמח שעכשיו באופוזיציה,

ואפשר ביחד לגשת לנושא ולעסוק. אני מקווה שזה לא גימיק אלא באמת מתכוונים לנהל פה דיון רציני, ופה הדיון צריך להתנהל, לא בבג"ץ, למרות הפנייה של הליכוד לבג"ץ. אגב, אני חשבתי שוויתרו על הגיוס ועל השירות הלאומי ועל שוויון הזכויות בגלל הברית הפוליטית עם המפלגות החרדיות. מתברר שזה לא כך, אז אני שמח גם את זה לגלות, וגם זה חדשות מרעננות. התפוצות, נושא שראוי להגיע לכאן לדיון, בכנסת, במליאה, אחינו היהודים.

יש שם גם יהודים רפורמים וגם יהודים קונסרבטיבים, וגם הם אחים שלנו. המשימה שלנו זה להיות מדינה יהודית. זה החזון הציוני,

לא מדינה חסידית ולא מדינה ליטאית, מדינה של כל היהודים. וכשנכנס דיון כזה, ענייני, אז אני מעריך, חבריי מהאופוזיציה, שאתם תהיו חייבים לשאול את עצמכם שאלות משמעותיות, ולא רק לענות בלא ולא: האם אין מה לתקן? האם לא הייתה כאן מעילה באמון כשניסו להתנגד ולטרפד יוזמות להתיישבות, להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן, תיקוני חקיקה שמשווים את מעמד איו"ש ליישובים בקו הירוק, אישור של אלפי יחידות דיור? האם אין כאן בעיה כשהתנגדו לצעדים שקשורים ליוקר המחיה, או כשהיום מתנגדים לחוק שאני מציג לכנסת, שאמור להפחית את הרגולציה ולפתוח את השוק כדי שיהיו סיבים אופטיים בפריפריה, חוק שאמור לעלות היום, וההתנגדות של המפלגות החרדיות,

היא בגלל ויכוח אחר? האם אין משהו שאפשר לתקן בנושאי דת ומדינה? וגם אם מתווכחים על רפורמת הכשרות או על שוק הקווים הכשרים, ויכוח על האוטונומיות מול המדינה וקרטלים בתחום שלי, בתחום הקווים הכשרים, שלא קשורים לכשרות ולא קשורים לדת אלא לכוח ושליטה. ואתם יודעים מה עולה היום בכנסת? אנחנו מתקנים עוול שאני חושב שלשמו הוקמה תנועת ש"ס: אפליה של תלמידות בית ספר. אני מקווה מאוד, הצעת החוק הזאת, אין בה כלום ושום דבר. זו סוגיה שמלווה אותנו שנים. ואני אומר לכם דווקא כמי, זו דמגוגיה, דמגוגיה. יועץ משפטי של משרד החינוך אומר שזה דמגוגיה.

דווקא מכיוון שאני לא שייך למגזר, אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי: איך זה יכול להיות שאתם מתנגדים להצעה כזאת? מה קורה לכם? אתה לא פותר את הבעיה, ההצעה הזאת לא פותרת את הבעיה, זה מה שאתם עושים. אז משה,

אז משה, תשב ותחדד אותה, כי יש בעיה. אתה מסכים שיש בעיה? הבעיה מטופלת. איך הבעיה מטופלת? איך הבעיה מטופלת? שאתם תתנגדו לחוק כזה? ואתם יודעים מה, זה מזכיר לי את מה שקורה בקווים הכשרים. אני להפתעתי גיליתי שעצרו שיעורי תורה של הרב יוסף, חסמו שיעורי תורה של הרב יוסף. אתם הראשונים שאמורים לבוא ולהגיד לי: שר התקשורת, כל הכבוד שאתה פותח את השוק הזה לתחרות. אף אחד לא התווכח איתך על זה, תקים ועד. כל הזמן מדברים איתי, כולל מהמפלגה שלך. אני לא רוצה להזכיר שמות. חוסמים שיעורי תורה של הרב יוסף, עוצרים פה תחרות, להקים ועדת רבנים ספרדית. רצו להקים לפני שנתיים, הביאו את כל החתימות של הרבנים,

מי עצר את זה? החברים שלכם מסיעה אחרת. זה נכון, תאמין לי. אני לא מורח, אפשר לבדוק את זה.

תאמין לי שהעיתונאים שלכם יודעים. תקשיב, תעשה בדיקה, אתה תגלה, תאמין לי, אתה תגלה שרצו להקים ועד רבנים ספרדי. תשאל את אמסלם, שלא נמצא כאן, למה הוא עצר את זה.

אתה מסתכל, זה אותו תסמין, אותו תסמין שאתם מורידים את הראש בפני אגודה במקום לבוא ולהגיד: בואו נייצר פה תחרות לטובת האזרח החרדי, בואו נעצור את האפליה, אפליה בבתי ספר, אפליה בקווים כשרים, אפליה בתוכן. יש כל כך הרבה דברים שהם חשובים, ואתם צריכים להירתם לדברים האלה ולא להתנגד לכל דבר. אתם לקחתם אוכל מילדי המעונות החרדים. אתם לקחתם אוכל מילדי המעונות, מילדי האברכים אתם תדאגו לנו?

אני לא רוצה לקחת אוכל מאף אחד,

אתה יודע מי לוקח אוכל? מי שלוקח אוכל זה מי שמאפשר, בשתיקה או בתמיכה בכך, שייקחו מחרדים מחיר כפול על טלפונים והם יחזיקו גם טלפון כשר וגם טלפון לא כשר. מי שלוקח אוכל זה מי שמסכים שחבורת עסקנים יצרו קרטל וייקחו פרוטקשיין מחנויות, או שייקחו במקום 100 שקל למכשיר 480 שקל למכשיר. מי שלוקח אוכל זה מי שמתנגד לשים סיבים אופטיים בבתים,

כדי שיהיו עוד מקומות עבודה, עוד פרנסה לחברה החרדית. זה מי שלוקח אוכל. אנחנו צריכים ביחד לעשות את זה, ולנהל ויכוח ענייני, וננהל את הוויכוח הזה. יש לנו על מה להתווכח.

החוק הזה הוא ענייני? חיפשתם איזה אחד עם כיפה כדי שיגיש אותו, הכנסתם אחד עם כיפה, ולהגיש את החוק הזה בכלל,

אני מציע לך לא להסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו.

אי-אפשר כך. אני שקט, אבל אתה נואם מהמקום, חבר הכנסת ביטון, זו לא קריאת ביניים. אני לא מסתכל על הכיפה שלך וגם לא אכפת לי. אני מכיר אותך כאדם ואתכם כבני אדם. אני מעריך אתכם כבני אדם. אני מציע לך לא להסתכל מתי אני שם כיפה ומתי לא. אני יהודי מלא, ואני שמח ביהדותי ושמח בדרכי, ויש כאלה אחרים ששמחים בדרכם. ולכן אני אומר, בואו נייצר את הדיון הזה. הדיון הזה לא בהכרח מייצר סתירות בינינו, ואני רוצה להגיד לכם שבסוף בסוף, למרות התלונות והצעת האי-אמון, שלבושתי כאן רבים מחברי הליכוד לא נמצאים, למרות ההצעה שלהם, אני גאה בממשלה הזאת. אני חושב שבסוף היא דואגת לשלמות העם והארץ כפי שאני מאמין בה. יש לנו קדנציה ארוכה, חבריי. לא נסכים על הכול, אבל אם נצליח להתעלות לגודל השעה ולהגיע לשיח והבנות בהרבה נושאים, נקדם את מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, "אנחנו אכולי חרדה מדבריו של שר האוצר". את המשפט הזה, חבריי חברי הכנסת,

את המשפט הזה אמרה היום סגנית נשיאת לה"ב הגב' צמרת אביבי בטקס השקת השדולה למאבק ביוקר המחיה בראשות חברי חבר הכנסת אוריאל בוסו, וזהו האי-אמון על יוקר המחיה שבו אנחנו נמצאים כרגע. ממשלת השבעים של בנט, ליברמן, לפיד, סער, עליה נאמר: השבע לא יודע מה הרעב מרגיש. חברים, אני אומר זאת בצער רב: הממשלה הזאת לא יודעת מה מרגיש ילד רעב. זה לא מפתיע, שכן הם בטוחים שגבולות תל אביב הם גבולות המדינה, ומקסימום הם מגיעים עד רעננה. אילת שקד גרה בצפון תל אביב, יאיר לפיד גם הוא מצפון תל אביב, ניצן הורוביץ,

תמר זנדברג ומרב מיכאלי גם הן ממרכז תל אביב. אז מה אנחנו מתפלאים בכלל? לפיד מצהיר: בקרוב מיליון ישראלים יהיו עובדים בהייטק. מעבר לעובדה שהמִספָּר הזה מנותק מהמציאות, הבעיה היא שגם המְספֵּר מנותק מהמציאות. נו, מה אנחנו מתפלאים? גם הוא מצפון תל אביב, אמרנו. הבועה שמתעסקת בנקודת הזיכוי במס הכנסה, הבועה שמתלבטת אם לקנות לילד את מעדן היוקרה החדש שרק יצא, הבועה שבה לא רואים את האימא שנכנסת לסופר ולא יכולה להרשות לעצמה לרכוש מעדן פשוט לילד שלה, הבועה שבה לא רואים את המשפחה שלא מסוגלת לשלם את השקל הראשון בחשבון החשמל שמתייקר, בועת השבעים שלא רואה חלשים. במקרה הטוב היא מתעלמת מהם, ובמקרה הגרוע, שזה המקרה שלנו, היא דורסת אותם. ביום רביעי שעבר הכריזו בנט וליברמן בקול רעש גדול על התוכנית שלהם למאבק ביוקר המחיה. הם יצאו עם התוכנית הזאת לא בגלל שהם מוטרדים באמת מיוקר המחיה, הם אותם שבעים שעליהם דיברנו. הבעיה שלהם הייתה הלחץ הציבורי שעלה והתקומם מהשטח. חבריי, החלונות האטומים במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה לא יכלו לעמוד מול המחאה החברתית שהולכת להתפוצץ להם בפנים. הם הבינו שהישראלים לא פראיירים. הם מבינים למה המחירים מזנקים, הם מבינים מי פתח פה את שערי הגיהינום של התייקרות, הם מבינים מי אותת באמצעות העלאת מיסים ליבואנים שהגיע הזמן להעלות מחירים על ידי העלאת מחירים במיסים בעצמם. ליברמן ובנט חשבו: מה נעשה כדי להשקיע את המחאה הגדולה הזאת? התשובה הייתה כצפוי: לא הורדת המיסים, לא הורדת מחירים, אלא לפזר כסף. אבל מי יקבל את הכסף המפוזר? לא חלילה החלשים, לא חלילה המסכנים. להם נזרוק כמה פרוטות. ניתן את הכסף לשבעים, לאלו שיש להם כבר ברוך השם די והותר. ניתן להם יותר, שיהיו שבעים יותר וישתקו על מה שאנחנו עושים למדינה. ולחלשים מי ידאג? הרי זה לא התפקיד של בנט וליברמן. הם בכלל לא רואים מהבועה שלהם את החלשים. בשבוע האחרון גילינו שלא רק שהם לא רואים אותם, הם מתכוננים לדרוס אותם כשהם מוסיפים על זה תוכנית של העלאת מחירי התחבורה הציבורית בפריפריה, צעד חצוף ודורסני שנועד לפגוע שוב בכיס של החלשים והמסכנים. חבריי חברי הכנסת, טשרניחובסקי כתב: חוסנה של החברה נמדד ביחסה לחלשים שבתוכה, ועליה לדאוג ש"לא ברעב ימות עובד", שגם לחלשים יהיה "דרור לנפש" ותמיד תהיה "פת לדל". חברה חזקה שומרת על השרשרת ועל הלכידות של כולם בכך שהיא מחזקת גם את החוליות החלשות. עקב כך, רבותיי, עד לא מכבר, כשהיינו אנו חלק מהממשלה, סיעת ש"ס, הדבר הראשון שדאגנו בכל תוכנית כלכלית זה בראש ובראשונה להסתכל על אותם חלשים. כשבמשרד האוצר אז ביקשו להיטיב עם בעלי הקניונים, אנחנו דרשנו להוריד את מחיר התחבורה הציבורית. בדיונים על פיצויים לבעלי עסקים דרש יושב-ראש תנועת ש"ס, שר הפנים דאז אריה דרעי, לדאוג שיחלקו כרטיסי מזון לחלשים. גם בחשמל דרשנו להוזיל ולהוריד את המחיר עבור המשפחות החלשות וקשות היום. שמנו בראש סדר-היום את מעוטי היכולת, את הפריפריה החברתית והכלכלית של ישראל, את החוליה החלשה, אותה חוליה שבלעדיה לא יכולה להתקיים מדינה, את אותם אלה שאין להם לובי בכנסת, אלה שסובלים הכי הרבה היום כשהם נכנסים לסופר ורואים את יוקר המחיה, אלו שהתייקרות סל המזון היא שאלה של חיים בעבורם. הממשלה הרעה הזאת מתעלמת מהחלשים בחברה. ממשלת השבעים לא יודעת מה מרגיש ילד רעב בשדרות. אין לה מושג איך מרגישה אם חד-הורית באשדוד. לא מעניין אותה הדאגות של אימא נכה בדימונה. נוסף על כך, בחוצפה שאין שני לה, מצא לו כעת שר האוצר את הסיבה המרכזית ליוקר המחיה, ומפנה אצבע מאשימה כלפי החרדים. אני לא איכנס לנתונים ולעובדות על מספר הנשים החרדיות העובדות והעלייה הגדולה. יש שני מיליון אנשים, משפחות, שנמצאות מתחת לקו העוני. לא, הם לא חרדים, אבל אני רוצה להגיד לכם, כמו רבים וטובים שהיו לפניו, לפני ליברמן, הוא מצא את התשובה לתסכול ההולך וגובר עליו בציבור והחל לרקוד על דמם של אלה שעשק אותם בכל דרך אפשרית, גם בתוכנית הזאת, בבחינת, כמה זה כואב לומר, הכה את החרדי והצל את המדינה. אני רוצה לומר לכם, חברי הממשלה, שהפטנט שהשתמשתם בו אין-ספור פעמים, שבו האשמתם את החרדים בכל חוליי החברה, כבר לא עובד. האצבע המאשימה כלפי הציבור החרדי בכל עת שהכיסא בוער תחתיכם, בכל עת שאתם מבקשים חיבוק מאנשי ישראל הראשונה, כבר מגוחכת. הציבור כבר מזהה אתכם כחבורה של מנותקים, חבורה של זחוחים, ואתם, במה שאתם עושים עכשיו, תדעו שהציבור רואה ושומע. הציבור כבר לא ייתן לכם לזרוק את האחריות הלאה. האחריות היא שלכם בלבד. הגזרות הנוראיות מחצי השנה האחרונה, ולאחר מכן הניסיון של תיקון כלפי האוכלוסיות החזקות תוך התעלמות מוחלטת משאר האוכלוסיות, מעידים כמאה עדים שלא תוכניות או רפורמות נמצאות על השולחן, כי אם שליפות מהמותן והחלטות על בסיס אישי ונקמני, והתוצאה, שבצד הדרך נפלטות באבחת יד אלפי משפחות ללא אפשרות קיום. מצב הדברים דורש חשיבה מחודשת והחזרת המצב לקדמותו. חבריי חברי הכנסת, אני חושב שלא צריך לחדד על כך שהניסיון להתנהל בצורה הזאת, כפי שמתנהלת הממשלה הזאת, בעיקר בתוכניותיה הדורסניות ובניסיון לשרוד ולמצוא חובה אחד אצל השני,

ואני רוצה פה לתת סנגוריה כלפי חלק מאותם אנשים היושבים בממשלה, שאלה לא דעותיהם האמיתיות. אני מכיר כאלה חברי כנסת ואני מכיר אפילו כאלה שרים שיושבים בממשלה הזאת. הם אשמים. הם אשמים בגלל שהם לא קמים וזועקים ואומרים: אנחנו לא נהיה בממשלה כזאת. אבל זו לא הדעה שלהם. הם מצביעים והם שותקים בכאב גדול. הם לא מאמינים במה שקורה פה. חלקם נמצאים איתנו היום במלחמה על יוקר המחיה, בלי להזכיר שמות של אלה שיצאו ודיברו, וגם אלה שכואב להם ולא מדברים, שלא מאמינים בכל מה שקורה פה לחוליות החלשות של המדינה, שלא מאמינים בהסתה הזאת, שהולכת וחוזרת ממריצות ללקחת להם את הכסף. מה חשבתם, שתיקחו את הכסף ותיקחו ותזרקו אותם לאשפה ואז, מה יקרה, פתאום המדינה שלנו תהיה מדינה עם כלכלה חזקה? פתאום כל התוכניות בתוך הנאומים שלכם לחזור על המשפחות העובדות עוד פעם ועוד פעם, אנחנו בעד, אנחנו עובדים, ברוב המשפחות שלנו עובדים, אבל להציג את זה כאילו אנחנו אלה שגרמנו לדבר הזה, זה דבר ששייך לתקופות אפלות בהיסטוריה, וזה חייב להיעצר. ועל כן, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש מכם להצביע אי-אמון בממשלה הזאת, אי-אמון בממשלת יוקר המחיה, אי-אמון בממשלה דורסנית שדורסת את החלש והמסכן, ולעזור לאותם חברי כנסת בתוך הממשלה הזאת שזועקים לנו בשקט: תצילו אותנו מהמצב.

תודה רבה. בבקשה, השר חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת קטי שטרית התייחסה לשאילתות. אני רק אגיד במשפט אחד: במשרד האוצר יש עכשיו שתי שאילתות שהיום עברתי עליהן ואישרנו אותן. אין שום שאילתה אחרת במשרד האוצר, אז הנתון שהיא נתנה של 16 שאילתות שנמצאות במשרד האוצר הוא לא נכון. כי אני בעצמי עוקב אחרי השאילתות, ואני מכיר את חשיבות עבודת הכנסת והעבודה של חברי הכנסת, ואצלי לא מתעכבים דברים כאלה. ברגע שמגיעות שאילתות, אני בעצמי עובר, עונה ומחזיר. ולנושא שלנו, של האי-אמון. אני חושב שביום רביעי שעבר הציגו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה תוכנית כלכלית, תוכנית להפחתת יוקר המחיה, חסרת תקדים. לפעמים לבוא ולדבר ולהגיד דברים,

אדוני היושב-ראש, אגיד לך כמה דברים שהממשלה הזאת עשתה בשמונת החודשים שאנחנו יושבים. שמונה חודשים הממשלה הזאת קיימת, וצעדים שלקחה ועשתה:

להעברת התקציב, חוק ההסדרים, עם כל הנושא של היבוא ופתיחת היבוא והרפורמה ביבוא, אני מדבר על התוכנית שאישרו אותה. אני אגיד רק דברים שנעשו לא מזמן, ביטול היטל על עובדים זרים. זה בעלות של 600 מיליון שקל, אדוני היושב-ראש. זה דבר שעוזר למסעדנים, בעלי המסעדות, אולמות, אנשים שהיו משלמים הרבה מאוד כסף על היטל. זה עוזר למסתננים. גם חקלאות. גם חקלאות.

שילמו הרבה כסף. אני חושב שבסופו של דבר זה התגלגל לאותם אנשים שבאים לסעוד במסעדות האלה. זה ב-600 מיליון שקל. ביטול מכסים בתעשייה ובמזון בשר, דגים, קמח, מוצרי צריכה, חומרי גלם לתעשייה, לבנייה, על מנת להוריד את מחירי הדיור. זה עוד צעד, בעלות של 1.26 מיליארד שקל. כמה, כבוד השר?

נקודות זיכוי, נקודות זיכוי לגילי 6 12. הרבה שאלו מה עם 1 6. 1 6 מקבלים 5 נקודות זיכוי. 6 12 קיבלו נקודת זיכוי אחת, אדוני היושב-ראש, והיום יקבלו 3 נקודות זיכוי. 3 נקודות זיכוי מתבטאות בשנה למשפחה, 10,600 שקל. 1 6 רק האימא מקבלת, היא לא יכולה להעביר לאבא.

הוא לא יודע.

10,600, נקודות זיכוי להורים לילדים בגיל 6 12. 1 6 זה רק האישה והיא לא יכולה להעביר לגבר,

זו עזרה מאוד גדולה לאותן משפחות. ומה עם החלשים? מה עם מי שלא מגיע לסף המס? חבר הכנסת קרעי, נכנסת, תוך כדי הליכה נתת הרצאה.

אדוני היושב-ראש, אני מופיע בכנסת, אני חושב שאני נמצא בכנסת בכל ימי שני,

אני עולה הרבה לכאן לנאום, ואתה עדיין לא ידעת שבצד ימין אני לא שומע, ואני מחליט מתי להפעיל את צד ימין או לא להפעיל את צד ימין. בינתיים החלטתי לא להפעיל את צד ימין. אתה גם לא שומע את הציבור. אתה גם לא שומע את החלשים.

משפחות שזקוקות לכל שקל,

להביא פרנסה למשפחות שלהן בכבוד,

מקבלות 10,600 שקל בעלות של 2.1 מיליארד שקל. אל תדאג, רוב הדרוזים לא שם. חילקתם, רק לעשירים. רוב הדרוזים לא שם.

הגדלת סבסוד, אתה רק מפמפם כל מיני מסרים שקריים. לצהרונים באשכול, רוב אזרחי מדינת ישראל בכלל לא מגיעים לסף המס. 5-4. דווקא בנקודה הזאת אני רוצה להגיד לך,

וכאן אני שמעתי אותך, הדרוזים כאן בהגדלת סבסוד לצהרונים ב-5-4. הרבה יישובים דרוזיים עלו ל-4 ו-5. כשהיו ב-3, שילמו 50 שקל; כשהעלו אותם ל-4 ו-5, היו צריכים לשלם 300 ו-500 שקל.

אותן משפחות, והרבה משפחות, הרבה משפחות, הרבה יישובים, אלה שעובדים בגוש דן. כמעט כל היישובים עלו ל-4. חסכנו לכל משפחה 2,500 שקל בשנה. אתם מרמים את כולם כל הזמן. יש שר אוצר שלא מבין דבר וחצי דבר. את זה מקבלים גם הדרוזים,

הדרוזים יוצאים לעבוד, גם גברים וגם נשים. פיזרתם כסף גם על האלפיון העליון.

חבר הכנסת אמסלם, תודה. הגדלת מענק עבודה לאנשים שמרוויחים שכר נמוך, 250 מיליון שקל, העלות.

250 מיליון שקל עלות, 60 שקל בחודש.

לאותן משפחות. ביטול הבלו על הפחם, 600 מיליון שקל. זה יביא להוזלת החשמל. הממשלה החליטה לבטל את הבלו על הפחם, וזו עלות של 600 מיליון שקל, וזה יביא להורדה במחיר החשמל.

יביא להורדה במחיר החשמל. זה יעלה את החשמל ב-4%. הקמת צוות להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות במשק, גם את הנושא הזה, כל הנושא של הריכוזיות ותחרות במשק, זו הסיבה שאין תחרות, לא בתחנות היבוא. אנחנו עשינו את זה, הממשלה הזאת עשתה את זה. המונופולים יהיו להם מתחרים, וברגע שיש תחרות, יש הורדה במחירים. ואני אגיע גם לאוכלוסיות החלשות, שהממשלה הזאת סייעה ועזרה: סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ולחיילי צה"ל, העלאת קצבאות הנכות ב-2.7 מיליארד שקל. כולכם זוכרים את הפגנות הנכים. שבע שנים נלחמו על מנת לקבל תוספת, שבע שנים היו בכנסת כאן. אתה חבר כנסת ותיק, אדוני היושב-ראש, היית רואה אותם. עכשיו אנחנו לא רואים אותם. הגענו לסיכומים איתם בסכום של 2.7 מיליארד שקל, 2.7 מיליארד שקל לנכים. תוספת לגמלת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים, 250,000 אזרחים ותיקים שמקבלים השלמת הכנסה קיבלו תוספת בשכר שלהם, מ-530 עד 700 שקל, קיבלו תוספת לגמלה שלהם, 1.5 מיליארד שקל אותם אנשים קיבלו. פיזרתם כסף על האלפיון העליון, על מי שלא צריך את הכסף. תתביישו. לתת לקצבאות נכים 2.7 מיליארד,

פיזרנו כסף לנכים, האנשים הזקוקים ביותר.

פיזרנו כסף לקשישים, התוכנית עם הנכים התחילה אצלנו.

פיזרנו כסף לאזרחים הוותיקים, למה אתה משקר, 1.5 מיליארד שקל. פיזרנו כסף. זה פיזרנו כסף?

פיזרנו כסף לאנשים הזקוקים ביותר, לאנשים הזקוקים ביותר נתנו, חבר הכנסת אמסלם,

אנחנו זרקנו כסף מהמסוק.

אנחנו פיזרנו כסף. חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה.

הוא משקר. העלאת דמי קיום לחיילי צה"ל בסדיר, הוא מקריא את השקרים, ב-900 מיליון שקל, 50% תוספת לחיילי צה"ל. אם אנחנו לא היינו מגישים חוק, 50%. לא עשית את זה 12 שנים, לא תעשה את זה בזמן שישבת כאן. 12 שנים לא עשית את זה. 50% 12 שנים לא עשית את זה, תעשה את זה עכשיו? בגלל שישבת כאן באופוזיציה וצעקת? הצעקות שלך עשו את זה?

לא הצעקות שלך, החלטה של שר האוצר ושר הביטחון עשתה את זה. אם העלינו את זה, אתה

שר האוצר ושר הביטחון עשו את זה, אם העלינו את זה, אתה עולה להתנצל? לא אתה, לא הצעקות שלך. שאלתי, אם העלינו, אתה עולה להתנצל? הגדלת מענקים לניצולי שואה, אה,

תודה. חבר

תודה.

חבר הכנסת קרעי. אתה יודע, מיקי.

כל מילה שלו זה שקר. חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר. תגיד לו שהוא משקר, ועוד לא רשמתי אותך. הגדלת מענקים לניצולי שואה, שראו את זה כבר במשכורת,

זה לא משהו באוויר. תעזרו לעצמאים הקטנים.

ההבדל

מי שהגדיל לניצולי שואה תוספת של 2,500 שקל בעלות של 300 מיליון, אני חושב שאתם צריכים לשבת ולהקשיב, להקשיב להטבות שנתנו, לדברים שעשינו.

מה עם שני מיליון? תקשיבו. מה עם שני מיליון? תודה רבה.

העניים אומרים לכם תודה רבה. אזרחי ישראל העניים, תודה רבה. הבאתם כסף מהבית, חילקתם.

אלה רק דברים שעשינו בשמונה החודשים האחרונים, ואני עוד לא סיימתי. תקציב חברתי וסיוע ממוקד, אדוני היושב-ראש. מיגון הצפון, 5 מיליארד שקל לעשר שנים. שר האוצר, כשהיה שר הביטחון, העביר את זה, קרוב לשנתיים אף אחד לא נגע בזה, אף אחד לא עשה שום דבר שם. שר הביטחון מגיע בתור שר האוצר, מאשר את זה ו-5 מיליארד שקל בעשר שנים למיגון הצפון. תוספת תקנים, מיטות ומכשירים רפואיים ב-2 מיליארד שקל לבתי חולים, הגדלת הסיוע לביטחון תזונתי, 110 מיליון שקל, העברת אגף למעונות יום למשרד החינוך, מיליארד שקל, עסקת חבילה במשק שתעלה 500 מיליון שקל, נפש אחת, סיוע לנכי צה"ל, מיליארד שקל, הסכם עובדי מינהל ומשק בבתי חולים, אדוני היושב-ראש, אף אחד לא הגיע איתם לשום הסכם, יותר מעשר שנים לא היה להם הסכם עבודה. יש הסכם עבודה בעלות של 250 מיליון שקל. אלה אנשים שיוצאים לעבודה, עובדים, אנחנו צריכים לדאוג להם. תוכנית לצמצום פערים בחינוך בעלות של 300 מיליון שקל, תקציב למאבק באלימות בתוך המשפחה, שהוחלט עליו ואף אחד לא תקצב אותו, תקצבנו אותו ב-150 מיליון שקל, בתי חולים בצפון, בדרום, הייתה החלטת ממשלה,

אבל שום דבר לא נעשה. תקצבנו את זה ב-70 מיליון שקל לתכנון והתחלנו בתכנון. הדברים שאני אומר כאן, אדוני היושב-ראש, זה עלות של יותר מ-16 מיליארד שקל, קרוב ל-17 מיליארד שקל, קרוב ל-17 מיליארד שקל תוכנית חברתית, הולכת לאוכלוסיות שזקוקות לכסף הזה. זו התמיכה של הממשלה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. על פי התקנון צריך להיות שר באולם. כן, אבל איפה? הרגע הוא היה פה.

אפשר בבקשה לקרוא, או שתפעיל לי את השעון עד שהוא ייכנס. הינה, הינה השר. הלך לישון.

הלך לישון גם צוהריים. הלך לשתות מים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מאשים. אני מאשים את ממשלת ישראל השלושים-ושש בהרס הדמוקרטיה הישראלית ובהחרבתה, אני מאשים את ממשלת ישראל בניהול כושל ומסוכן של מגפת הקורונה, שבה נספרו עד הבוקר הזה 3,152 ישראלים שנפטרו בשבעה חודשים, אני מאשים את ראש ממשלת ישראל בהקמת ממשלה במרמה ובהפרת אמונים, בשקר ובנוכלות, כמו במשטרים האפלים ביותר, עם סיעת מיעוט זניחה, אני מאשים, אדוני היושב-ראש, את שר הביטחון של ישראל בטיהור בסגנון בולשביקי של עיתונאים בעלי עמדה עצמאית בתחנת השידור הציבורית גלי צה"ל, שידורי צבא ההגנה לישראל, טיהור בולשביקי, פחדני, כשהוא מסתתר, שר הביטחון, מאחורי כתפיה הרחבות של מפקדת זמנית, אני מאשים את שר האוצר אביגדור ליברמן בהסתה נוראה, נבובה ומסוכנת נגד ציבורים שלמים בישראל, קודם נגד הערבים, קודם נגד הערבים, אחר כך נגד החרדים, ומי יגן עליכם, אדוני היושב-ראש, כשהוא יסית נגדכם? ומי יגן עליכם? אני מאשים את הממשלה הזאת בהפקרת ביטחונם של משפחות ואזרחים בישראל ובירושלים בירתנו, בין משרד המשפטים למשרד לביטחון פנים, למשרד המדע והטכנולוגיה ולמטה הארצי המוכר לך. גם שם נסוגים, משפילים מבט מול הטרור האסלאמי. בשם למעלה משני מיליון ישראלים שהצביעו בעד סיעות האופוזיציה, אנחנו מאשימים וקובעים, זוהי הממשלה, הממשלה השלושים-ושש של מדינת ישראל, המושחתת, הגרועה, האטומה והמסוכנת ביותר לקיומה של ישראל. אנחנו מאשימים שקיבלתם את ישראל דמוקרטית ואתם עלולים להחזיר אותה צפון קוריאה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר שנמצא כאן איתנו, ללא ספק אנחנו כאן נמצאים כדי להתריע, כדי להתנגד לממשלה הזאת. יש הרבה תחומים שהיא כל כך גרועה בהם. יש כל כך הרבה דברים שיש אוזלת יד, שיש מכשלות רבות. אנחנו רואים את זה, מי שמסתובב בכל הארץ, "יצא קַוָּם בקצה תבל מליהם" רואים בדיוק שאין תחום שהממשלה הרעה הזאת לא הזיקה שם. בבוקר אנחנו רואים את ההפגנה של העצמאים, של בעלי המשאיות, מורי הדרך. אם נעבור, כמעט אין תחום שהממשלה הרעה לא פגעה בו. אנחנו רואים גם את יוקר המחיה, רואים את זה שבעצם לא מעניין אותם כלום. הרעב לעולם לא יודע את אושרו של השבע, אבל השבע ודאי לא יודע את מצוקתו של הרעב. לראות את עמך בית ישראל צועקים וזועקים, כל אחד ממקום מושבו, איך שהיוקר מאמיר, לראות את אותם אנשים, כפי שראינו בהתחלה בסרטון, שלכאורה מבוים על ידי שחקנים, שהוציאה תנועת ש"ס, בהתחלה זה היה נראה סרטון כביכול, אתה יודע מה? בהתחלה באו ואמרו: אה, יש פה שחקנים, אבל לאט-לאט יצא הסרטון האמיתי, שכאשר ביקש מאיתנו יושב-ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי ללכת לשווקים ולרחובות לראות מה קורה, שם ראינו בדיוק מה קורה, מוריי ורבותיי: לראות את הדמעות של האנשים, כל אחד צועק ממקום אחר איך שהוא סובל מהממשלה הזאת, איך שהוא נאלץ להוריד מהעגלה מוצרים שנמצאים שם, לראות את היוקר של המחיה. אי-אפשר להתעלם, אי-אפשר לעצום עין. לכן, ברוך השם,

דווקא בנאומי זה, שאנחנו מתנגדים לממשלה ונלחמים בה, להודות ולברך את ידידי היקר והחביב חבר הכנסת הרב אוריאל בוסו לרגל השקת השדולה החשובה שלו למאבק ביוקר המחיה יחד עם יושב-ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון. אנחנו צריכים לזכור שמי שהצית את כל הנושא הזה, אומנם כיום כולם מדברים עליו, זה יושב-ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי. מי שראה את כל אלה שהגיעו לשדולה, מכל מפלגות הבית, ראה בדיוק שבעצם כולם כואבים את הכאב האמיתי של יוקר המחיה. אנשים, אין להם מה לאכול. אנשים מסתובבים עם כאב גדול. באמת חשוב לבקש מהרב אוריאל, הלאה, הרב אוריאל היקר, תמשיך הלאה להוביל את השדולה הזאת, ולדעת שלצערנו זה פוגע גם בערבים, גם בחלשים, גם בחרדים, גם בדתיים וגם באדם שלא מרוויח 20,000 שקלים. כולנו סובלים מזה. אז תמשיך להוביל את השדולה היקרה הזאת. אנחנו לצידך. אנחנו נעזור, כל מה שתצטרך מאיתנו, אנחנו חיילים של השדולה. להילחם בממשלה הרעה הזאת, תודה רבה. בממשלה השמנה הזאת,

היו שם גם אנשי מקצוע, גברתי היושבת-ראש. אותם אנשי מקצוע שהיו שם, מאיגוד לשכות המסחר, מכל מיני ארגונים, באו ואמרו משפט אחד: יוקר המחיה פוגע בכולנו.

אני מסיים את דבריי רק, היות שהיום זה גם יום שמח, יום שאי-אפשר להתעלם ממנו: יושב-ראש התנועה שלנו חוגג יום הולדת 63 שנה, הרב אריה דרעי. אז בשמי ובשם כולם, גם בשם ממשלת ישראל, שלרגע מתנתקת, גם בשם כולנו וגם כולל בשמי מאחלים לו מזל טוב והרבה אושר.

ומאחלים לו לחזור מהר לכנסת. כדי שזה יהיה, צריכים להפיל את הממשלה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ניר אורבך, יש רשימת דוברים, ירדנה? לפרסם על הלוח. אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יוסי שיין. בבקשה, יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה אפילו שר במליאה, הסתובב היום, וראיתי פרסומים, שלא מקובל להגיש אי-אמון כשראש הממשלה לא נמצא והוא בשליחות מדינית, מאותם "דמוקרטים", ממשלה שחרתה על דגלה את נוהלי הדמוקרטיה. ליברמן נמצא, יש שם בממשלה, כמו שיש שם דתיים, יש שם דמוקרטים, אותה פיקציה. אז חדשות בשבילכם: אנחנו התרגשנו לשמוע בשבוע שעבר שהשר ליברמן הסכים לקבל בלשכתו את ראש הממשלה, שהתחנן לפגישה, וקיבל אותו. אז מכיוון שאין ראש ממשלה בישראל, למי שלא יודע, אז זה לא רלוונטי איפה הוא נמצא או לא נמצא. האיש לא רלוונטי לעניין. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על עצם העניין. גברתי חברת הכנסת, היושבת-ראש, אני חושב שהדברים צריכים להיות לתשומת ליבך.

לא נעים לי שאני עומד פה פעם אחר פעם ומדבר על הישראבלוף הזה, יש פה ישראבלוף שהוא בלתי נתפס. במדינת ישראל קרה בינואר דבר מאוד מעניין: עלו המחירים בהכול, שמונת צווי המיסים שממשלת ישראל, שאמרה שהיא הולכת לסינגפור והיא הולכת לבלי מיסים ולהוריד מיסים, כל המיסים נכנסו לתוקף, ועליות המחירים נכנסו בטירוף. לא הורידו את הרגולציה בנמלים, להתמודד עם משבר ההובלה הימית, ולא עשו פעולות בשביל להתמודד עם הדבר הזה. גרמו לעליות מחירים. אזרחי ישראל נאלצו לשלם מחירים. וקרה דבר מעניין, ואני חושב שאת צריכה לדעת את זה: מדינת ישראל גבתה 18 מיליארד שקל יותר במיסים בחודש אחד, בחודש ינואר, 18 מיליארד עודף. 1% במע"מ זה 1.6 מיליארד, 1% במס הכנסה זה 2 מיליארד, לצורך העניין. מורידים לכולם, חברות, עצמאים, 1% במע"מ, 1% במס הכנסה, יכלו לקחת את ההכנסות של ינואר בלבד, לא של כל השנה,

ולהוריד 3%-4% במע"מ או להוריד 3%-4% במה שאתם, החבורה הזאת שיושבת פה, אמרתם שאתם מאמינים. במקום זה, באו עם חבילת בלוף חבילת בלוף שכל אחד שפותח מנסה להבין, מנסים להסביר לו מה הוא מרוויח. נכנסים לסופר, משלמים יותר, ומה מספרים לנו הנוכלים האלה? זה בגלל שיש קבוצה באוכלוסייה שלא עובדת. לכן, מה? לכן ישראל גבתה יותר מדי מס?

לכן בעליות המחירים יש יותר מדי כסף? תארו לעצמכם, אולי אני המטומטם, שלא למדתי ליבה, לא מבין את ההיגיון שאם היה יותר כסף בשוק, המחירים היו יורדים,

אם היו יותר אנשים שמשלמים מס, אז היו גובים פחות מס? תסבירו לי. אבל מה זה משנה? אפשר לעבוד ולרמות את כולם, לספר לכולם. קחו את הכסף הזה, תנו את זה לאלה שמגיע להם. על זה נאמר בפרשת השבוע, גברתי היושב-ראש, ובזה אני אסיים, כשאמרו "פרקו נזמי הזהב", בחטא העגל, והכניסו לאש "ויצא העגל הזה" מהשקר הזה יצא העגל הזה, והעגל הזה לא ראוי לאמון.

תודה רבה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. חבר הכנסת יוסי שיין,

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אתמול תקפו המתנחלים שוב בשכונת שייח' ג'ראח. הם התקיפו גם את האנשים שגרים שם בשכונה שלהם, זרקו גם בקבוק תבערה על בית של מישהו. והם גם התקיפו את חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שהניפו דגלי חמאס. שהיו שם. בשבוע שלפני, קבוצה לא קטנה של מתנחבלים החליטה ללכת לאזור רהט ולהקים שם מאחז, התנחלות, שיקראו לזה מה שהם רוצים.

אנחנו רואים את כל מה שקורה בביתא ובברטעה ובשכם ובג'נין, בכל מזרח העיר ירושלים וכל מה שקורה בנגב. אתה שואל את עצמך: מה, אין משטרה במדינה הזאת? הם לא רואים את האלימות המזעזעת של המתנחבלים האלה? בטח שהם רואים, רק שהם מסכימים. ולא רק המשטרה לא עושה את העבודה שלה. זו ממשלה שמבחינת המתנחלים זה המקסימום שהם יכולים לייחל לו. הרי מנכ"ל מועצת רשע לשעבר הפך להיות ראש ממשלה.

ובגלל שהוא עכשיו ראש ממשלה,

אנחנו רואים מה קורה. כמה בנט שילם לכם כדי לתקוף אותו? תהליך ההשתלטות של המתנחבלים על המדינה נמשך מסוף שנות השמונים, והוא מגיע לשיאו היום. הם שולטים על חלק גדול ממשרדי הממשלה, חלק גדול ממוסדות השלטון, חלק גדול מהחברות הממשלתיות, ויש להם ייצוג בכל המפלגות הפוליטיות, כך שכל המדינה עכשיו היא נמצאת אצלם בידיים. והאנשים המסוכנים האלה מובילים את המדינה למקום מאוד מסוכן. ולכן אנחנו רואים את ההתנהגות האלימה שלהם גם בגדה המערבית וגם במזרח ירושלים, וגם בנגב וגם במאורעות האחרונים שהיו, גם בלוד וגם ברמלה וגם בעכו וגם בחיפה. ולאנשים המסוכנים האלה יש גיבוי פוליטי, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, וזה דבר שמסכן, זה מנסור עבאס.

גם את האזרחים וגם את האזור, להידרדר למקום הרבה יותר אלים והרבה יותר מסוכן. סמי, קוראים לו מנסור עבאס?

משפט לסיכום. אני מסיים, אדוני.

הדבר הזה מסכן את כל האזרחים וגם את כולנו, יהודים כערבים, במדינה הזאת. הגיע הזמן להפסיק את פרויקט ההתנחלות ולעבור למדיניות נורמלית.

סמי, אתה קיבלת יותר מדי קריאות עידוד מהליכוד,

מנסור עבאס יבנה את אביתר. השותפים מהליכוד פה וש"ס נתנו לך קריאות עידוד כל הדרך. תגיד, כמה תקציבים בנט נתן לכם כדי שתתקפו אותו כל היום שהוא ימני? כמה? חבר הכנסת שיין. בטח זה הדיל: קבלו את חוק החשמל, קבלו תקציבים, רק תגידו שאני ימני כל היום. אל תהיה קונספירטור, זו לא קונספירציה, זו האמת. תגיד את האמת. אתה אולי לא יודע.

שותפות אותנטית. אתה שותף זוטר, כנראה. אתה לא מעורב בדילים האלה. שלמה, נו, מה? סמוך עליי שאני רואה הכול. מונופול על הרוע? גם לצד השני יש. מה אתם חושבים, שרק אתם יכולים להיות גזענים? יש לכם מתחרים בגזענות. על מה אתה כועס?

על מה אתה כועס, שיש לכם מתחרים בגזענות? על בג"ץ,

שני הצדדים גזענים, תודה רבה. חבר הכנסת שחאדה, חבר הכנסת אבו שחאדה, יש מישהו שממתין על הדוכן. בבקשה, חבר הכנסת שיין.

אני מעדיף שתזמין את חבר הכנסת קרעי לקפה. אדוני היושב-ראש, שחברי האופוזיציה ישלימו ביניהם, אחרי זה, המשותפת והליכוד, שיפסיקו לריב אחד עם השני. יש להם אינטרסים משותפים. חבר הכנסת שחאדה, תדבר עם חברת

בשבוע שעבר עמדתי כאן במליאה והתרעתי על כך שהגינוי הגורף של מערכת החוק בישראל מוביל לאנרכיה. היו אלה ימים של כאוס. ראש האופוזיציה אפילו התיימר, מעל במה זו ממש, לדמות את פרשת פגסוס, ואני מצטט, לשימוש של צה"ל במטוסי F-35 שאנחנו משתמשים בהם נגד איראן,

כדי להפציץ את אזרחי ישראל, לא פחות ולא יותר. סוף ציטוט. שר המשפטים והבט"פ לשעבר כינה את המשטרה ואת הפרקליטות מאפיוזה קרימינלית. האחרים זעקו זעקות שבר נגד המשטרה, הפרקליטות ואפילו נגד ועדה ממלכתית או ממשלתית בטענה שלא יספיקו לנקות את הרפש. לפי זעקותיהם המבהילות והמפחידות, כל המערכת רקובה, אין עוד אמון במשטרה ובמערכות החוק הישראלי והכול אבוד. שוד ושבר. חווינו שבועות של טרלול של מדינה שלמה סביב קמפיין אגרסיבי אשר לא התבסס על ראיות שהוצגו בפני הציבור אלא על שמועות בעלמא. זעקות השבר בדבר יום הכיפורים של החברה הישראלית ובדבר המדינה הטוטליטרית היו לעיתים היסטריות. כולנו הבנו שדרושה חקירה יסודית, וגם אני הייתי בעד ועדת חקירה, אבל עכשיו, כשהמציאות נראית שונה לחלוטין, עלינו לשאול את עצמנו מה ראוי לעשות עם זה.

כיצד נכון לנהוג עתה כשהולך ומתברר שלא כצעקתה? האם עלינו לשמוח לאידו של כל כלי תקשורת כזה או אחר שרק אתמול חגג את ניצחונו המקצועי? הייתכן שנניח למשבר ווטרגייט הישראלי להפוך לפארסה? את התנהלותה הגמלונית של המשטרה במשבר, התנהלות שלא עזרה לאף אחד להבין מוקדם יותר שייתכן שבכלל מדובר בספין, אני מותיר לטיפולו של מי שמופקד על כך. יש להצטער על שזו התנהלות דוברות המשטרה: דובר אחד למפכ"ל, דובר אחר למשטרה, והמפכ"ל עצמו משדר מאבו דאבי. המשטרה חייבת לעבור שיקום וחייבים להחזיר לה את אמון הציבור. אבל אסור לתת לנו בשום אופן להגיע למצב של אנרכיה וחוסר לגיטימציה, ויש להימנע מהרס המערכת ברטוריקה בלתי נשלטת נגד מוסדות המדינה. הבית הזה אחראי, בין היתר, לנורמות שעל פיהן יחיו תושבי מדינת ישראל את חייהם ולקביעת האיזון הראוי בין ערכים דוגמת חופש הביטוי לבין זכותם של אנשים ושל גורמים אחרים, פרטיים וציבוריים, שלא יכפישו אותם ושלא יוציאו את דיבתם רעה. בעידן הטכנולוגי המתקדם שבו אנו חיים, הרשתות החברתיות והפייק ניוז מסכנות דמוקרטיות רבות. זהו עידן הפופוליזם, שבו אפקט הפרפר של הרשת הוא יום-יומי,

גם אם אין יד זדונית שמהדהדת במכוון את המסר, ועל אחת כמה וכמה כאשר נעשה שימוש תכוף בבוטים או ביד מכוונת ברורה אשר מאפשרים למפיצי המידע לשלוט במסר ולעשות בתודעה הציבורית כבתוך שלהם. בשנים האחרונות למדנו,

שגם האויב יודע להצטרף לחגיגה וללבות את האש. אבל מי מופקד על שמירתנו מפניו? כיצד ניתן להבטיח שאנו לא מתפוררים מבפנים,

גם בסיועו? התחרות האין-סופית בין כלי התקשורת מי ישדר את הסקופ כמה שניות לפני האחר, מכריעה אפילו עורכים מנוסים שלא היו שותפים לפרסום הראשוני, אך מבקשים להיות רלוונטיים בתוך החגיגה התקשורתית של החשיפה לכאורה. אלא שבדרך הם מאבדים כל רסן מקצועי ואתי כאחד. הסטנדרטים הנדרשים היום מעורך או מיועץ משפטי של כלי תקשורת חייבים להיות קשוחים הרבה יותר. לא מדובר רק בעניין של אתיקה מקצועית, מדובר בשלום החברה ממש. עלינו להוביל לתגובה נחרצת בגין פרסומו של כל פייק ניוז פוגעני, אדוני השר שיושב כאן, וזאת גם על מנת שהנפגעים מפרסום כזב יוכלו לעמוד באופן אפקטיבי על כבודם ועל שמם הטוב ועל מנת שיהיה בידם להיפרע מאמצעי תקשורת שהתרשל. על עורכי אמצעי התקשורת בישראל לשאול את עצמם בכנות אם הם מוודאים שהמקורות של התחקיר שאת ממצאיו המרעישים בכוונתם לפרסם לא היו מעורבים בעבר בפסאודו-חשיפות שלא הניבו אף הן ולו בדל ראיה. האם לפני שהם חורצים את דינו של זה או אחר הם מקפידים לוודא שאין מדובר במסע נקם,

ומבצעים אימות נוסף, הצלבות, לפני שהם מתפתים לפרסם ראשונים את הסקופ? חבריי חברי הכנסת, במצבו הנוכחי, הדין אינו נותן בידינו פתרון טוב לסוגיות אלה.

הגיע הזמן שהן יידונו בבית הזה באופן רציני ויסודי ובכובד ראש. תלוי מי

חופש הביטוי הינו זכות יסוד אשר יש להקפיד בכבודו, כבר דקה וחצי הוא עובר. שתקתי.

חופש הביטוי הוא זכות יסוד אשר יש להקפיד בכבודה, את האיזון הראוי והנכון, תמיד אתה ישן כשצריך. גם לי קורה שאני מפספס. שעליו יש להקפיד, שבין זכות יסוד זו לבין זכותו של אדם לשם טוב ולכבוד,

חוק איסור לשון הרע נחקק ב-1965, יוסי, הקצרנית לא מספיקה לכתוב אותך.

משפט לסיום.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבין שהיום אנחנו טיפה יותר נוחים עם הזמן, אפשר טיפה, פה אני נרדמתי,

לא, לא, זה בסדר. רק בנט ישן צוהריים. גם מתוך ערנות ניתן עוד קצת זמן.

יש זמן. עד שיגיעו להסכמות, אי-תפקוד משרדי הממשלה זו הכותרת של האי-אמון. אני רוצה לקחת שר אחד לדוגמה ולהראות איך הוא פועל במנותק מייעודו של משרדו ואף הפוך לו, והכול בשירות האג'נדה הפוסט-מודרנית שלו. כבוד השר, סליחה שלא הזכרתי אותך בהתחלה. השר הורוביץ, שכנראה סבור שהוא לא שר הבריאות אלא השר לענייני הפרוגרס, לא עוצר באדום ולא רואה אף אחד ממטר במאמציו לכפות את דעת המיעוט על הרוב. בשיא הגל הרביעי של הקורונה, כאשר ניתוחים בבתי חולים נדחו, הוא הודיע על תיעדוף ניתוחי המרה וקיצור זמני ההמתנה אליהם. ומה עם כל אלו שמחכים לניתוחים מצילי חיים? לא ממש מעניין אותו. בהמשך הוחלט בבנק הדם ובמד"א, על פי הנחיית השר, להשמיט מטופסי תרומת הדם את השאלה על ארצות המוצא של אב ואם, למרות העמדה המקצועית של מנהלת מערך שירותי הדם של מגן דוד אדום, שהסבירה מדוע זה נצרך. ומה עם המחסור במנות הדם שנוצר בבתי החולים, בין השאר בשל היריקה בפרצופם של אלפי תורמים שמבקשים לתרום בלי מחיקת אביהם ואימם? זה לא ממש משנה, במיוחד אם אפשר ברשעות לזרוק את האשמה על אותם תורמים. ועדת סל התרופות, ברוח השר הממונה, החליטה לממן ניתוחים לשינוי קול למי שעברו ניתוחי המרה. ומה עם טיפולים ותרופות לחולי סרטן שהוצאו מהסל?

כמו לשלום, גם לאג'נדות יש קורבנות.

שוב השר החליט לעקוף את הכנסת, ולו כידוע שופטי בג"ץ לא יפריעו, והוציא חוזר שמבקש לאסור טיפולים פסיכולוגיים מקצועיים למי שמבקשים להתמודד עם נטייתם ולקבל סיוע מקצועי כדי שיוכלו להקים בית נאמן בישראל, בית של איש, אישה וילדים. ומה עם האומללות שהם גוזרים על כל אותם צעירים עם האיסור שלהם? מה עם זכויות הפרט שלהם? ואללה, הצחקתם את כבוד השר. כל מה שהוא דואג זה לקהילה שלו, למקורבים אליו ולקידום האג'נדות הפרוגרסיביות שלו, ממש כמו חברו השר כהנא, שמקדם רפורמות בכשרות ובגיור, שמטרתן אך ורק לטובת רבני צהר המקורבים אליו ואל השר ליברמן. משרדי הממשלה, אדוני היושב-ראש, אינם מתפקדים לטובת כלל הציבור. משרדי הממשלה משועבדים למקורבי השרים והאג'נדות הפרטיות שלהם, ממשלה שבה היהדות out, הפוסט-מודרנה והפרוגרסיביות in. הגיע הזמן שממשלה זו תהיה out וממשלת המדינה היהודית תהיה in. תודה רבה. תודה רבה לך. חברת הכנסת השכל,

גם אני רוצה להתייחס בנאומי היום לפרשת

לאחר הדברים שהזכיר כאן חבר הכנסת שיין.

כמו למשל ציתות לבני משפחה וצוותו האישי של ראש ממשלה מכהן, זה מדיר שינה מעיניי. מעקב אחרי בכירים במשרדים ממשלתיים ללא חשד עם יסוד סביר להניח עבירה חמורה כמו פשע על ידיהם, מזכיר לי משטרים אפלים קומוניסטיים וטוטליטריים שביניהם לבין ישראל אין שום קשר ואסור שיהיה קשר. חדירה לפרטיות של כל אזרח במדינת ישראל, בין שהוא מוביל מחאה או ראש עיר, היא לא פחות מריסוק ערכי הדמוקרטיה הישראלית, איבוד דרך ושבירת אמון הציבור במערכת שאמורה לשמור ולהגן עליו. זה שנים מספר שאנחנו רואים איך מערכת אכיפת החוק והמשפט לוקחת סמכויות שלא שלה ומרחיבה את שיקול הדעת שלה, מפירה את האיזון הבסיסי ביותר בדמוקרטיה ואת יכולת האזרח הבודד להתייצב מול אותן מערכות כאשר הן פוגעות בו ולא מתנהלות כפי שמצופה מהן.

אינני מתכוונת להשמיד אותן, כפי שחלק מהנוכחים רצו גם בעבר, אלא בכלים נכונים לבנות את הבלמים והמעצורים. דבר אחד שהממשלה הזו חייבת לעשות הוא לתקן ולבנות מחדש את שתי המערכות האלה באמצעות פיקוח, שקיפות. כך נצליח לבנות מחדש את האמון הכל-כך נדרש. זה בדיוק מה שאני אומר כל הזמן: לפרק ולהרכיב מחדש.

מטרה משותפת: לחדש את המנדט שניתן למערכת אכיפת החוק בתוך מסגרת ששומרת על חירויותיהם ופרטיותם של אזרחי ישראל, לסמן מחדש את הקווים האדומים ואת המעצורים והבלמים הנדרשים במסגרת תפקידם. יש להקים מייד ועדת חקירה ממלכתית שחבריה אינם מגיעים מעולם אכיפת החוק או הרשויות המבצעות. יש להוציא לאור באופן מיידי את המידע הרלוונטי ולמסור אותו לאותם ארגונים אזרחיים, עיתונאים, אנשים שהקדישו את חייהם במטרה להגן על פרטיות האזרח, לנתח ולחטא את המערכת. שרן, לא שמעת חדשות? הם לא רוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית.

תוציאו את הצווים ואת הנתונים הנדרשים כדי לחטא את המערכת באור השמש. יש לחקור ולנקות אותה מבכירים אשר מאמינים שהם נמצאים מעל החוק. יש לחקור גם את מי שהיו ראש הממשלה, השר לביטחון הפנים ושר הסייבר בתקופה הרלוונטית. אם הם ידעו ושתקו, זה חמור מאוד. כי הם

ואם הם לא ידעו מה נעשה מתחת לאפם, משפט לסיכום. ובתחום אחריותם, זה חמור כפליים. שרן, אנחנו נגיש הצעה

חבר הכנסת קרעי, תאפשר לה משפט לסיכום. היא כבר עברה.

ויש לגשת באומץ לדרג הבכיר שניהל, אישור וביקש ולדרוש ממנו את התשובות. תודה. מי שחצה את אותם קווים אדומים צריך לתת את הדין. תודה רבה. אנחנו נגיש הצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

תצביעי בעד?

העשרים-ואחת,

חברת הכנסת זועבי, בבקשה. באמצעות החקיקות שאנחנו מעבירים היום, חברת הכנסת השכל. אני מקווה שסוף כל סוף נוכל להחזיר את אותם איזונים ובלמים. חברת הכנסת השכל, תודה. תיקחי את קרעי לכוס קפה, בבקשה. את קראת עכשיו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. את תצביעי בעד הצעת החוק הזאת?

בנט מפחד להקים אותה. אנחנו לא זקוקים לעזרה שלכם להקים אותה, והיא

הם לא רוצים להקים.

בואי נתערב שהם לא מקימים.

ואם כן? תגידי את. אני אצביע בעד חוק שלך. ואם לא?

חברת הכנסת השכל, חברת הכנסת השכל, קחי את חבר הכנסת קרעי לקפה, תסתדרו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, כבוד השר, בשבוע שעבר שר האוצר וראש הממשלה הכריזו על תוכנית כלכלית להתמודדות עם יוקר המחיה. יש שם כמה בשורות חשובות שאין לזלזל בהן: הוזלה של מוצרי יסוד, הרחבת הסבסוד של צהרונים ונקודות זיכוי במס הכנסה עבור משפחות.

ויש אבל, מהחשש שלא לחזור על טעויות הממשלה הקודמת ולפזר כסף ממסוק, התפספסה אוכלוסייה שלמה, המוחלשים ביותר, זה מה שהיה, זה מה שהיה, בוסו.

אלו שלא ייהנו מנקודת זיכוי מס כי אינם מרוויחים מספיק,

כי אני מדברת גם על האוכלוסייה שאני מייצגת, חבר הכנסת בוסו,

וגם על האוכלוסייה שאתה מייצג. גם הציבור החרדי וגם הציבור הערבי הם המוחלשים ביותר שלא ייהנו מנקודות זיכוי המס כי הם לא מרוויחים מספיק להגיע למדרגת המס.

מזל שאנחנו, חברי הכנסת, הגורם, רק לעשירים נתתם. הגורם המפקח על הממשלה כאן כדי לשמור לכם על הגב. אני אוודא שהתיקונים הנחוצים ייעשו עוד לפני הקריאה השנייה והשלישית, כי לא ייתכן שתוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה תפספס את אלו שהכי נפגעים ממנו. כדי שאוכל להצביע בעד תיקוני החקיקה הנדרשים בלב שלם, מענק העבודה חייב לגדול. הוא חייב לכל הפחות להשתוות ל-5,350 שקל של נקודת זיכוי המס, אחרת אנחנו נתרום במו ידינו להגדלת הפערים בין מעמד הביניים לבין השכבות החלשות, ולא לזה באנו לעבוד במשכן הזה. אז מה את עושה בעניין, ג'ידא?

גם בעזרתכם, שאנחנו עוד לפני הקריאה השנייה והשלישית נעשה את התיקונים הנדרשים.

תבוא לוועדת הכספים ותעשה את זה יחד איתי, קרעי. אני נמצא שם, ג'ידא.

כפי שציינת עוד בדיוני התקציב, בלי אוטומציה של ההליך הביורוקרטי זה פשוט לא יעבוד. צריך גם מנגנון של אוטומציה. 30% מהאוכלוסייה, הקשישים, אימהות חד-הוריות, אוכלוסיות מוחלשות ובהן גם הציבור החרדי וגם הציבור הערבי, פשוט לא ייהנו מההטבה. זה הזמן להשלים מנגנון אוטומטי לקבלת המענקים. הטכנולוגיה קיימת, כולה עניין של קצת רצון. צעד נוסף שמגיע אלינו הוא עסקת החבילה. אני רוצה רק להגיד דבר אחד לגבי שכר המינימום. שכר המינימום, עם עליית המחירים הנוכחית, תוספת של

חצי שקל פשוט איננה מענה הולם לכורח השעה.

במונחים ריאליים היא לא תוספת בכלל, וייתכן שאף מדובר בשחיקה. זו העת לשכר מינימום משמעותי יותר. אני מאמינה שהקואליציה היא קואליציה שמוודאת שטעויות שמגיעות אליה בקריאה הראשונה לא יישארו בקריאה השלישית. התוכניות הללו מהוות התחלה טובה, אבל הן לא יצאו מהכנסת כפי שנכנסו, אינשאללה.

חבר הכנסת קיש, עדיין, לא, עדיין שמית? כי אין כאן אנשים. הבעיה שלי, לא ידעתי אם לסכם או לא לסכם, אין סיכום, אני עובר להצבעה. אם אתה עובר להצבעה תעבור להצבעה. בלי שמית, אני מושך את השמית. אלקטרונית?

אלקטרונית. אם כך,

חבר הכנסת קיש, אתה מושך את השמית?

חבר הכנסת קיש, האופוזיציה באמצעות חבר הכנסת קיש משכה את השמית. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית, הצבעה, בבקשה. לא, רגע, אני אסביר, מאה אחוז. דקה, צודקים. מי שיצביע בעד, זה בעד האי-אמון. מי שיצביע נגד, זה נגד האי-אמון. אני תכף מתחיל את ההצבעה מחדש. בעד זה בעד האי-אמון. בבקשה, הצבעה. הצעת סיעת הליכוד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

חבר הכנסת בוסו, אל תפריע באמצע ההצבעה.

תן לי, תן לי. איפה הקואליציה. עשרה בעד, שניים נמנעים. אם כך, ההצעה לא עברה. אנחנו עוברים, למה?

אבל צריך 61. עצם ההצבעה התקבלה.

עשרה חברי כנסת בעד, אפס נגד. אפס נגד, הכנסת קיבלה את האי-אמון. שניים נמנעים. הכנסת הביעה אי-אמון בממשלה. חבר הכנסת קרעי. זה נכון, זה נכון.

אם כך, יש הצעת אי-אמון, ההצעה לא עברה כי אין 61. עוד פעם אתם רוצים? לא קמה הממשלה. הצבעתי, אמרתי כמה הצביעו בעד. זה לא קשור, ההצעה עברה. מכיוון שהייתם צריכים להביא 61. אין 61. לא,

הבנתי, הבנתי, בסדר.

אני עובר להצבעה הבאה, על הצעת האי-אמון הבאה. הצבעה, בבקשה. הצעת סיעות יהדות התורה וש"ס להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 13, אין נגד, אחד נמנע. אם כך, ההצבעה: 13 בעד, אבל ההצעה לא עברה. ההצעה עברה, הבנתי, חבר הכנסת קרעי, מספיק. פעם אחת אני שותק.

הבנתי אותך, תעלה למעלה ותגיד. הינה, ירדנה מהנהנת, הבנתי אותך. אפשר להצטרף? נגמר, סגרתי, הצעת האי-אמון לא נתקבלה.

הכנסת, חבר הכנסת קרעי, מספיק עם זה. הבנתי אותך, הבנתי אותך. חבר הכנסת קרעי, אל תשנה סדרי עולם. בבקשה ממך, אל תשנה סדרי עולם. לא, אבל, הבנתי אותך. אני קורא אותך לסדר. תעבור לסדר-היום. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או אלימות חמורה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת מיכל רוזין, מירב בן ארי ואבתיסאם מראענה.

תודה רבה. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6) (חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה), התשפ"ב 2022, לקריאה הראשונה, של חברות הכנסת אורלי לוי אבקסיס ונעמה לזימי. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת אבקסיס, בבקשה. חברת הכנסת לוי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה, ששותפה לו חברתי נעמה לזימי, בא בעצם להסדיר את כל העניין של חולים במחלות כרוניות, שלצערנו הרב, חצאי ימים של בדיקות וכדומה, לא רק שלא משלמים להם את הימים האלה, גם אותו חולה, חלילה וחס, אם נרפא ממחלת הסרטן ויש לו מעקבים לאחר מכן, הוא צריך לתת את ימי החופש שלו, שנגמרים די מהר, צריך לשלם את ימי העבודה שלו. ובל נשכח שבהרבה מאוד מקרים המחלה הזאת גם גורמת לכך שאותם אנשים נאלצים לנטוש את מקום עבודתם, לא בגלל שהם רוצים בכך אלא בגלל שהמצב הפיזי שלהם לא מאפשר להם. פה אנחנו מאפשרים להם לשמור על מקום העבודה שלהם, אנחנו מאפשרים להם להתפרנס בכבוד, להחזיק את הראש מעל המים, עד יבואו ימים טובים יותר. אני אהיה קצרה, נעמה, כי נשאיר זמן גם לקריאה שנייה ושלישית, ואני באמת באמת חושבת שההצעה הזו כל כך חשובה, אז אנחנו לא רוצים להתמהמה, ואני שמחה מאוד שהעברנו אותה בצורה הטובה ביותר בוועדת הבריאות,

מבחינתי אפשר לעבור להצבעה, אם אפשר. יש רשימת דוברים. אה, יש רשימת דוברים,

אז הצעת החוק הזאת נולדה בעצם ממפגש אישי, כמובן עם עמותה מדהימה שקוראים לה "חלאסרטן", שבאמת מטפלים בכל הנושא ובאתגרים הבלתי-נתפסים של אותם אנשים, שפתאום באמצע החיים מגלים שחרב עליהם עולמם, וצריכים להתמודד עם טיפולים מטורפים, עם חיים לא פשוטים, עם לחזור הביתה ויש לך ילדים. עמותת "חלאסרטן" עושה עבודה נהדרת, כי היא מסתכלת על אוכלוסיית גיל שלצערי הרב עדיין לא נתנו לה את תשומת הלב הנכונה. דווקא הצעירים החולים, אותם אנשים שנמצאים במרוץ של החיים, בהקמת המשפחה, בבניית הפרנסה, אותם אנשים, בעצם אין להם מענה אמיתי של חליפה שתפורה למידות ולבעיות שלהם. וכשאני אומרת את זה, אז קודם כול צריך להצדיע לעוסקים במלאכה וצריך להצדיע לכל אותם אנשים שסיפורי החיים שלהם בסוף מהווים לנו השראה. כאלה הם גם אותם אנשים שהביאו בסופו של דבר לחקיקת החוק הזה. כולי תקווה שבעזרת השם ובקרוב הצעת החוק הזו תעבור גם בקריאה השנייה והשלישית. אני מבקשת מכם לתמוך. נעשה את זה קואליציה ואופוזיציה יחד ונוכיח שבנושאים האלה אנחנו יודעים להיות לא רק אנושיים אלא גם לשתף פעולה.

תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה, מוותר. בבקשה, חברת הכנסת לזימי. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, זה מרגש לא פחות להיות פה מאשר בקריאה הטרומית, כי עם כמה שהיה סיזיפי ולא פשוט להעביר את החוק הזה במשך חודשיים של עבודה בוועדת העבודה והרווחה, עשינו את זה מהר ובטוח, וזה כבר עבר לקריאה ראשונה. אורלי אמרה דברים חשובים, ואני אגיד את הדברים הנוספים. אני חושבת שהחוק הזה מסדיר מחדש את מערכת היחסים בעולם העבודה, שזו גם מערכת יחסים שצריכה להיות על בסיס רשת סוציאלית והבנה שכל אדם יכול למצוא עצמו, או יכולה למצוא עצמה, חולה פתאום, ועלינו כחברה, כמדינה, לאפשר את השיקום, שהוא גם נפשי, גם מנטלי וגם כלכלי. לא להאמין שלא היה לפני כן את החוק הזה, שבעצם מאפשר דמי מחלה מלאים מהיום הראשון לחולים במחלות קשות, סרטן וכליה, אשר נאלצים גם לטפל בעצמם וגם כשהם חוזרים לאיזושהי שגרת עבודה, לצאת לטיפולים ולבקרה ולהשתלב חזרה בשוק העבודה. זה אינטרס באמת מובהק שלנו שהאנשים האלה יחזרו לשוק העבודה בישראל. אני רוצה להתחיל ולהודות כאן בקריאה הזו, קריאה ראשונה, קודם כול לחברה שלי נעמה ריבה, שהפנתה אותי ל"חלאסרטן", העמותה המופלאה הזו, ודרכה הכרתי את עידן ליבוביץ', שהוא בעצם זה שעלה על הלקונה הזו בחוק, שהייתה חייבת להיות מתוקנת. אני חייבת לומר שכשהם הפנו את זה אליי אני נדהמתי, נדהמתי שאנחנו כחברה וכמדינה לא עשינו את זה עד כה, נדהמתי שחולי סרטן ואנשים שחולים במחלות קשות בסך הכול צריכים שמישהו יראה אותם ויאפשר להם לממש את ימי המחלה שלהם לטיפולים, למעקב, לבקרה. היום אנחנו מסדירים את המצב האבסורדי הזה, וזו באמת בעיניי מהפכה של ממש. החוק הזה לא עבר בקלות, ואני דווקא רוצה להודות לשרים ולשרות, לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי, לשר הבריאות ניצן הורוביץ, לשר המשפטים גדעון סער ולשר האוצר אביגדור ליברמן. החוק הזה עבר רב-משרדי, מה שנקרא,

תשאירי משהו, לא, אני פה, משפט לסיום כבר. אוקיי, בסדר גמור. אני שמחה להעביר את זה היום. ואורלי, יש לנו עוד קצת עבודה לפני קריאה שנייה ושלישית, מה שנקרא: נעשה ונצליח. החוק הזה חשוב. כל הכבוד לכולנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי? חבר הכנסת קרעי? אף אחד לא, קרעי, אל תציג את האחרים. תתעסק בעניינים שלך. על פי הפרוטוקול אני צריך להקריא את כל הרשימה. אבל לא עושים את זה כאן. חבר הכנסת קרעי, יש דיון אישי. עם כל הכבוד לך, אתה לא קובע לאחרים. אני אגיד מה שאני רוצה,

אז אני אומר לך, תפסיק לתת לי הוראות. אל תגיד לי מה לעשות, זה הכול.

חבר הכנסת אזולאי, איננו, חבר הכנסת כסיף? חבר הכנסת כסיף? חבר הכנסת עופר כסיף? חבר הכנסת פרוש, איננו, חבר הכנסת בן צור, חבר הכנסת בן צור, בבקשה, חבר הכנסת יברקן, איננו, חבר הכנסת בוסו, איננו, חבר הכנסת טיבי, איננו, חבר הכנסת אוחנה, איננו, חבר הכנסת גפני. עליזה בראשי, בבקשה. תודה. חבר הכנסת אבו שחאדה, מוותר, חבר הכנסת אייכלר, איננו, חבר הכנסת אבוטבול, מוותר, חבר כנסת פינדרוס מוותר, חבר הכנסת ישראל כץ? חבר הכנסת ישראל כץ, מוותר, חבר הכנסת אמסלם, מוותר, חבר הכנסת אלי כהן, איננו, חבר הכנסת גלנט, איננו, חבר הכנסת מולה, איננו, חברת הכנסת סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת סעדי מוותר, חבר הכנסת טאהא, איננו, חברת הכנסת מגן תלם, איננה, חברת הכנסת רגב, איננה, חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת עודה, איננו, חבר הכנסת מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת קיש, מוותר, חבר הכנסת ביטן, איננו, חבר הכנסת לוין,

חבר הכנסת ליצמן, מוותר, חבר הכנסת מעוז,

חבר הכנסת אשר, איננו, חבר הכנסת מרגי, מוותר, חבר הכנסת אקוניס, מוותר, חבר הכנסת סופר, איננו, חברת הכנסת דיסטל, איננה. אם כך, נא לשבת, בבקשה. הצעת חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6) (חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה) הצבעה.

6) (חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה), התשפ"ב 2022,

בעד, 42, אין נגד, אין נמנעים. אם כך, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לדיון בוועדת העבודה

ועדת מעמד האישה. מעמד האישה, תעבור לוועדת הכנסת. אם כך, אנחנו עוברים כרגע לסעיף מס' 5, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229, הוראת שעה) (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה, של חברי הכנסת חוה אתי עטייה, איתן גינזבורג, רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת עטייה, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, בשעה טובה ומוצלחת כמעט אפשר לברך שהחיינו על התקדמות הצעת החוק החשובה הזאת שאני שותפה לה. בעקבות העלייה החדה בשיעור האבטלה בתקופת הקורונה, אין ספק שעידוד המובטלים להכשרות מקצועיות יסייע להם להשתלב מחדש בשוק העבודה כשהם בעלי יכולות וכישורים טובים יותר. שנייה, בבקשה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. חבר הכנסת קיש, גינזבורג,

תלכו מתחת למחסה, אי-אפשר לנהל כך מליאה. אתם פשוט מפריעים לדוברת. לא שומעים את דבריה. חבר הכנסת שמחה, חברת הכנסת זועבי,

בבקשה, תמשיכו לשוחח בשקט. בבקשה, חבר הכנסת אשר, חבר הכנסת אשר, תודה. בבקשה להמשיך. בשעה טובה ומוצלחת, כמעט אפשר לברך שהחיינו על התקדמות הצעת החוק החשובה הזאת, שאני שותפה לה. בעקבות העלייה החדה בשיעור האבטלה בתקופת הקורונה, אין ספק שעידוד המובטלים להכשרות מקצועיות יסייע להם להשתלב מחדש בשוק העבודה כשהם בעלי יכולות וכישורים טובים יותר. כך תעטוף אותם רשת ביטחון כלכלית בזכות דמי האבטלה שהם יקבלו בתקופת ההכשרות. מכובדיי, לפי הוראת השעה הקודמת, תקופת הזכאות הסתיימה בחודש דצמבר 2021. סיום זה מייצר תמריץ שלילי למובטלים, והם ייאלצו לעצור את ההכשרה המקצועית שהתחילו בה. אם לא תוארך תקופת הזכאות, יקבלו מובטלים דמי אבטלה מופחתים ב-70% מדמי האבטלה שיכלו להיות זכאים להם אילו השתתפו בהכשרה המקצועית. דוח מבקר המדינה קבע כי לצמצום בהיקף הפעילות בתחום התעסוקה עשויות להיות השפעות חמורות על סיכויי השתלבותם מחדש של המובטלים בשוק העבודה, דבר שהוא ההפך הגמור מכל כוונת המחוקק להטמיע הכשרות מקצועיות בקרב מבקשי התעסוקה. מימון נוסף של תקופת האבטלה למובטלים שמוכשרים בהכשרה מקצועית הוא ערובה לסיוע לשכבות החלשות באוכלוסייה. מחובתנו כמחוקקים להאריך את הוראת השעה, הארכה אנושית כל כך ומתבקשת. אני מברכת את יו"ר ועדת העבודה והרווחה חברת הכנסת אפרת רייטן, שהובילה וקידמה את הדיונים במליאה ובוועדת העבודה והרווחה כדי להאריך את הוראת השעה לסיוע לאותם מובטלים שמוכשרים בהכשרה מקצועית, ולחבריי חברי הכנסת איתן גינזבורג, ולדימיר בליאק וניר אורבך. עוד אני מודה על התמיכה של כל סיעות הבית בהארכת הוראת השעה החדשה עד סוף שנת 2022 בקריאה ראשונה למען יצירת ביטחון תעסוקתי לאותה מובטלים. אני מקווה כי הוראת השעה תהפוך בהקדם האפשרי להצעת חוק קבועה, כפי שהיה בעבר. עוד אני מקווה כי ההצעה הזאת תקל על אותם מובטלים שהשתתפו בהכשרות מקצועיות למצוא תעסוקה ראויה שממנה יוכלו להתקיים בכבוד עם משפחותיהם בביטחון כלכלי. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שמועלית בפניכם היום היא בעצם תיקון עוול, תיקון עוול שנמשך כבר שנים, למעשה יותר מדי שנים.

הסיפור מאוד מאוד פשוט: אנשים שמקבלים דמי אבטלה כי הם לא עובדים, והם החליטו בשלב מסוים להיענות לשירות התעסוקה וללכת להכשרה מקצועית, מה קורה לאותם אנשים שמקבלים דמי אבטלה? מפחיתים להם את דמי האבטלה מכיוון שהם הלכו להכשרה מקצועית. זה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות. הרי מה הרצון שלנו, חבריי חברי הכנסת? הרצון שלנו הוא שמי שלא עובד ייכנס בסופו של יום למעגל התעסוקה, ואם אפשר לסייע לו ללכת להכשרה מקצועית, אין שום סיבה שבתקופה שהוא נמצא בהכשרה מקצועית,

חברים, אני אצא להפסקה. אתם פשוט כולם מדברים בתאים של המפלגות. אני מבקש שקט. אני אכריז על הפסקה כדי שהמליאה תירגע. זה בלתי אפשרי. אני מבקש עוד פעם ועוד פעם, בבקשה שקט. הח"כים יושבים בשקט. בבקשה שקט.

בבקשה תאפשרו לדובר לדבר.

תודה רבה, אדוני. כפי שאמרתי, כדי לתת למובטלים שמקבלים דמי אבטלה את היכולת לחזור לשוק התעסוקה, את היכולת לחזור לשוק, הם רוכשים עכשיו הכשרה מקצועית מהמדינה, שמעניקה להם את הזכות להכשרה המקצועית, ולא יכול להיות שבגלל שהם הולכים להכשרה מקצועית, יורידו להם את דמי האבטלה, נכון או לא נכון, חבר הכנסת כץ? לא הגיוני, ובזה בדיוק הצעת החוק באה לטפל. היא באה לאפשר לאלה שהולכים להכשרה מקצועית בתקופה הזאת להמשיך ולקבל את דמי האבטלה שלהם, כי זה נכון וזה צודק וזה מעודד אותם להגיע להכשרות מקצועיות, וזה יוביל אותם בסוף למעגל העבודה, וזה בדיוק מה שכולנו רוצים שיקרה. זה שבעבר החליטו בגלל איזה אירוע כלכלי להפחית את דמי האבטלה למי שיוצא להכשרה, הגיע הזמן לתקן את העוול הזה. זה עוול שהתחיל מזמן, וצריכים להחזיר את מה שהיה בעבר. יצאת להכשרה מקצועית, אתה מקבל דמי אבטלה, תמשיך לקבל את דמי האבטלה בכל התקופה שבה אתה בהכשרה מקצועית, כדי שבסוף ההכשרה המקצועית תוכל להיכנס ולהשתלב שוב במעגל העבודה. ועל כן, חברי הכנסת, יחד עם חברת הכנסת חוה אתי עטייה, יחד עם חברתי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום בוועדת העבודה והרווחה, שלושתנו ביחד מובילים את הצעת החוק הזאת, כי אין צודק ממנה. אני אשמח אם חברי הכנסת יוכלו להתגייס ולתמוך בהצעת החוק הזאת. מזכירים לי פה מהיציע, ובצדק רב, שגם חבר הכנסת ולדימיר בליאק שותף נאמן, שותף להצעת החוק הזאת, שותף מלא מלא מלא לסבל של דמי האבטלה. תודה רבה.

תודה. גם חבר הכנסת בן צור, גם הוא בעד החוק הזה, זו גם הייתה יוזמה שלו בעבר, ואני מברך גם את חבר הכנסת בן צור על הצעת החוק הזאת.

חברי הכנסת של ש"ס הם חברי כנסת חברתיים, ובדרך כלל החוקים שלהם הם טובים. תודה. אני ארד ונדבר על זה. תודה רבה, חברים.

חברת הכנסת רייטן, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת הנכבדים כולם, אני שמחה גם אני להיות כאן ולקדם את הצעת החוק הזו, הצעת חוק הביטוח הלאומי (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית, הוראת שעה). הוראת שעה, חשוב לי שוב להתעכב על זה, כפי שהתעכב על זה חבר הכנסת איתן גינזבורג. אנחנו אומנם הסכמנו בשלב הזה שמדובר כאן בהוראת שעה בלבד, ואומנם במסגרת הדיונים בוועדה שלנו הצלחנו להאריך ולחרוג מההסכמים שאנחנו הגענו אליהם מבעוד מועד עם הממשלה, והארכנו את זה לשנה וחצי. אבל כמו שאמר חבר הכנסת איתן גינזבורג,

מדובר כאן בהוראה חשובה שתהיה הוראת קבע ולא הוראת שעה. אני רוצה גם לציין את שני חברי הכנסת שהצטרפו להצעת החוק הזו, חבר הכנסת ניר אורבך וחבר הכנסת ולדימיר בליאק. הוראת החוק הזו בהחלט נועדה להיטיב עם אנשים שנמצאים בתקופת אבטלה ובסך הכול רוצים לצאת משם, לא להיות נזקקים, לא להיות נתמכים על ידי המדינה. הם מבקשים ללכת ולעשות הכשרה מקצועית. אני רוצה להגיד מילה טובה אפילו לממשלה הקודמת.

היוזמת ולא הזכרת אותי.

כמובן,

בהצעת החוק שלך, הנוספת, ואנחנו אחת אחרי השנייה. העניין הוא שישראל היום נמצאת במקום ה-21 מתוך 37 של מדינות ה-OECD בהוצאה על מדיניות פעילה בשוק התעסוקה, שליש מהממוצע של ה-OECD. בשנת 2020 הייתה ירידה של 35% בהכשרות מקצועיות באגף להכשרות מקצועיות ביחס ל-2019. המחקר שלנו, של הלמ"ס, ב-2016, העלה נתון ברור: הכשרה מקצועית העלתה את השכר של העובדים ב-35%. אז כשאלה הנתונים, והם נתונים כל כך ברורים, אני מצירה על זה שהמלחמות שלי הן עם הממשלה ובתוך הקואליציה. אני מצירה על זה שאני רבה עם אגף התקציבים, שאני והוא ושר האוצר ומשרד הכלכלה אמורים לשרת את אותה מטרה, ודווקא שם הריבים שלנו, הוויכוחים שלנו אם להפוך את ההכשרות האלה להכשרות של קבע, כשהנתונים האלה הם כל כך כל כך ברורים. אנחנו יודעים שזה מיטיב עם האזרחים. כולנו רוצים להעלות את הפריון של המדינה, וכולנו מבינים שגם שם טמון המפתח. אני ממש קוראת מפה גם לשרת הכלכלה, שתומכת בהכשרות המקצועיות ועושה עבודה חשובה מאוד, משקיעה משאבים וכסף רב, להפוך את ההכשרות האלה להכשרות באופן קבוע. אז מכאן אני קוראת לכל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזו ולהכין אותה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אוחנה, איננו, חברת הכנסת ברק, איננה, חברת הכנסת סילמן, לא, חבר הכנסת ביטון, חברת הכנסת דיסטל,

חבר הכנסת עודה, איננו, חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חבר הכנסת קושניר, איננו, חבר הכנסת מלכיאלי מוותר, חבר הכנסת בן צור, איננו, חבר הכנסת ישראל כץ, חבר הכנסת פינדרוס,

חבר הכנסת סעדי, מוותר, חברת הכנסת וולדיגר, איננה, חבר הכנסת בוסו; חבר הכנסת אבו שחאדה, מוותר, חבר הכנסת כסיף, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת אורי מקלב,

חבר הכנסת משה גפני,

חבר הכנסת פרוש, מוותר, חבר הכנסת כהן,

חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת גלנט,

חברת הכנסת תלם, איננה, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת קיש, מוותר, חבר הכנסת מעוז, איננו, חבר הכנסת אבוטבול, מוותר, חבר הכנסת יברקן, איננו, חבר הכנסת לוין, מוותר, חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת מרגי, מוותר, חברת הכנסת רגב, תודה, חבר הכנסת אופיר כץ מוותר, חבר הכנסת דוד אמסלם, מוותר, חבר הכנסת ארבל, מוותר, חבר הכנסת טייב, מוותר, חברת הכנסת לנדה,

חברת הכנסת שטרית, מוותרת, חבר הכנסת רוטמן, מוותר, חברת הכנסת שיר,

חבר הכנסת ליצמן, מוותר, חבר הכנסת אופיר אקוניס איננו, חבר הכנסת דוד ביטן, מוותר, חבר הכנסת קרעי, מוותר, חברת הכנסת סטרוק, איננה, חברת הכנסת גולן, איננה. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229, הוראת שעה) (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית) הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229, הוראת שעה) (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התשפ"ב 2022, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, 48, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כך, הצעת חוק הביטוח הלאומי עברה, ותועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו חוזרים להצעה מס' 4, אנחנו חוזרים ל-4? אני שואל את הממשלה: עוברים לחיסיון? חיסיון, הבנתי. הצעת חוק חיסיון, ולאחר מכן הממשלה מודיעה, אני רוצה נציג מהממשלה, מהקואליציה. אני מבקש. אתם מוכנים לעבוד מולי? זה באמת כבר בלתי נסבל. האם הקואליציה מושכת? אתם מבזים את היושב-ראש. שקט בבקשה במליאה. הצעת חוק חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או אלימות חמורה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה, של חברות הכנסת מיכל רוזין, מירב בן ארי ומראענה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת רוזין, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות כנסת, אני רוצה לפתוח קודם כול, להודות לכם שוב שתמכתם, אופוזיציה וקואליציה, בהצעת החוק בקריאה טרומית, ואחרי דיונים ממושכים מאוד בוועדת החוקה, חוק ומשפט, באמת כמה חודשים טובים, שעלו בהם הרבה סוגיות מאוד משמעותיות בנוגע לחיסיון על טיפול נפשי בעבירות מין ואלימות משפחה קשות, הצלחנו להגיע לנוסח מוסכם לקריאה ראשונה. יש עדיין נושאים שנשארו פתוחים ונצטרך לדבר עליהם גם לקראת שנייה ושלישית, בעיקר בנושא של קטינים, ועד כמה באמת להגדיר את הנושא של חיסיון נפשי כנושא מהותי.

במדינת ישראל יש חיסיון על טיפול רפואי, יש חיסיון על יחסי עורך דין לקוח, שהדברים חסויים, אבל משום מה הנושא של טיפול נפשי, אין עליו חיסיון, וכאשר נפגע או נפגעת מגיעים למשטרה להגיש תלונה, יכול החוקר לדרוש בעצם את כל החומר הטיפולי של אותו נפגע ונפגעת, לאו דווקא במה שקשור לפגיעה או לעבירה אלא בכל דבר, אם בטיפול הנפשי סיפרה הנפגעת על יחסיה עם הוריה, על היחסים עם חבר לשעבר, עם החברות, ובכלל על חלומותיה, הפנטזיות שלה, כל הדברים האלה עלולים ויכולים להיות חלק מהחומר שמועבר לסנגוריה ולפוגע שלה ולשמש נגדה גם במשפט, אבל יותר מזה, בעצם לפגוע בקודש-הקודשים, אותו חדר סגור. אנחנו כולנו בשלב כזה או אחר בחיים מוצאים את עצמנו בטיפול נפשי, ואנחנו רוצים לשמור על רמת אמון כזאת שהטיפול לא ייפגע, שנצליח לשקם את אותם נפגעים ונפגעות ולהחזיר אותם באמת לתפקוד טוב בחברה, ויותר מזה, באמת לשמור על המקום הזה, שהוא מקום אינטימי, מקום פרטי, מקום שבו אותה נפגעת, וזאת יכולה להיות גם ילדה בת עשר, אומרת לה המטפלת: פה זה המקום הבטוח שלך, פה את יכולה לדבר על הכול. תחשבו על אותה ילדה שישבה וסיפרה, והמטפלת אמרה לה: את יכולה לסמוך עליי במאה אחוזים, ואחר כך, שנה אחרי זה, כל הדברים שלה נאמרים בבית משפט, נחשפים בפני הפוגע, נחשפים מולה. איזו פגיעה באמון. לא מספיק שהיא נפגעה מאבא,

שכן, מורה בבית ספר, עכשיו גם מי שפגע בה חשוף בעצם לכל עולמה ולכל מה שהיא סיפרה באינטימיות הכי גדולה למטפלת או למטפל שלה. אנחנו התחלנו במקום שביקשנו חיסיון מוחלט. ביקשנו שהשיח הטיפולי בין הנפגע או הנפגעת למטפל או למטפלת יהיה סודי לחלוטין, כמו יחסי לקוח עורך דין. הבנו במהלך תהליך החקיקה שאנחנו צריכים לייצר איזונים, איזונים עם הנאשם, עם החשוד, על מנת באמת לייצר את המקום שבו אנחנו שומרים על הנפגעת מצד אחד, על ההליך השיקומי שלה, על הטיפול שהיא עוברת, ומצד שני מאפשרים לנאשם, לחשוד, להגן על עצמו בצורה מיטבית. ולכן העלינו, אני לא יודעת מה קורה פה, אני רוצה לשכנע אותך. שכנעת. שכנעתי, אוקיי. אז אני רוצה להודות לכם על תמיכתכם בקריאה ראשונה. מזמינה אתכם לדיונים המרתקים בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת שנייה ושלישית, ושיהיו שותפויות רבות כאלה בין קואליציה לאופוזיציה.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, רשימת הדוברים סגורה. חברת הכנסת מראענה, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברות וחברים, אני בהחלט רוצה לברך את חברתי מיכל רוזין על העבודה המצוינת שהיא עושה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, על המקום הזה שבו יש חיסיון נפשי.

בהחלט רוצה להתעקש בקריאה השנייה והשלישית ובכל הדיונים שמתקיימים בתוך הוועדה, צריך לשמור מכל משמר על השימוש בטיפול נפשי.

מבחינתנו זו פגיעה מאוד קשה בזכות שלנו לפתוח את הלב בחדר סגור. אני חושבת שהאופציה הזאת, עד שמישהי או מישהו בעצם מגיע ורוצה לפתוח את הלב ולספר את הסיפור שלו, גם את הפגיעויות שלה ושלו, בחדר סגור עם מטפל, במרחב אינטימי ופרטי, המקום הזה, צריך לשמור עליו, אי-אפשר להפקיר אותו. צריך לעשות הכול על מנת שבהחלט כל הסוגיה הזאת של חיסיון נפשי, מוחלט הוא לא יהיה, כמו שאני מבינה, אבל בהחלט אנחנו נעשה הכול על מנת לשמור על המקום הזה,

שבו כל אחת ואחת מאיתנו יכולה להגיע אליו ולטפל בעצמה. אני לא רוצה להגיע למצב שבו מטופלות ומטופלים ישבו מול פסיכולוג או פסיכולוגית, מטפל או מטפלת, ויחששו לרגע לחלוק את מה שיש להם על הלב, את הפוסט-טראומה שלהם ואת הטראומה שהם חיים איתה כל החיים שלהם. זה מקום שבהחלט צריך לשמור עליו, ואנחנו נעשה הכול. תודה על התמיכה שלכם. תודה רבה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני עולה לפה לדבר אחד, ואני אמשיך לעלות פה במליאה, ועד שלא נראה ועדת חקירה ממלכתית בנושא הרוגלה שתבחן את התנהגות המשטרה והתנהגות הפרקליטות במה שנקרא פרשת פגסוס, סייפן, אנחנו לא נוותר. נדרוש את זה. זה דבר הכרחי בשביל להחזיר את אמון הציבור גם במשטרה וגם בפרקליטות. השרים פה, של הממשלה הזו, לפני שבוע אמרו את זה, ועכשיו בנט ולפיד מנסים למסמס. לא ניתן לכם. ועדת חקירה ממלכתית, בשביל הדמוקרטיה הישראלית ובשביל אמון הציבור.

תודה רבה. סגרתי את הרשימה והודעתי. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אבל זה חוק שלא היה על סדר-היום, לא היה. זה על סדר-היום. זה לא על סדר-היום, זה התווסף עכשיו. הוסיפו אותו עכשיו.

החוק פורסם בסדר-היום ב-16:00. זה חוק שהוספנו, אבל ב-16:00 הוא כבר היה. חברת הכנסת גולן, תודה, תודה רבה. בסך הכול החוק הזה לא היה בסדר-היום, וככה אתם משבשים הכול. מה שנרשמנו, מחקתם, ופתאום עכשיו אתה עושה מחטף, כרגיל.

חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה במטותא מכם לתת נתון: היום כמעט חצינו את ה-3,200 נפטרים בקורונה. הממשלה לא עושה כלום, היא רק מכדררת, מבלבלת את המוח. כל שבוע או כל שבועיים מתכנסים, מכשכשים בזנב. מאז תחילת הדרך לא עשיתם דבר וחצי דבר,

בנושא הקורונה. אתם מזכירים לי את הבדיחה, מר בנט, על אותו אחד, חקלאי בצפון, שהיה לו לול תרנגולות. התרנגולות התחילו למות. הרגישו לא טוב, הוא הרגיש שהן חולות, בא לחבר שלו, אומר לו: תגיד, מה אתה מציע? הוא אומר לו: תשמע, יש לנו פה את הרב חניניה שלנו פה במושב, הוא איש עם סגולות. אז הוא הולך לרבי חניניה, קובע איתו,

כבוד הרב, התרנגולות לא מי יודע מה. אומר לו: אין שום בעיה, תקשור לכל אחת מהן, זה מפריע לי, זה מפריע לי, תקשור לכל אחת מהן סרט אדום ברגל, ואתה תראה שיהיה בסדר. ואללה, קושרים. בסופו של דבר הוא קם אחרי יומיים, מתו לו 300 תרנגולות. חוזר לרב, אומר לו: הרב, מתו. אומר לו: אתה יודע מה? לא ידעתי שזה ככה. אז בוא תפריד את הזכרים מהנקבות והכול יסתדר לך.

הוא מפריד את הזכרים מהנקבות, חוזר אליו אחרי יומיים, אומר לו: כבוד הרב, היום מתו 800. אומר לו הרב: תקשיב, אם ככה, זה אירוע חזק מאוד, אני צריך לחשוב על רעיון גאוני,

הוא אומר לו: תקשיב, מה שאני מציע, תצבע להן מהכרבולת ועד הזנב בצבע צהוב,

הכול יהיה בסדר. אז הוא צובע כל הלילה, הוא וילדיו, את התרנגולות. מתעורר למוחרת, רואה שכולן מתו. בא לרב, אומר לו: כבוד הרב, כולן מתו. אומר לו רבי חניניה: אוי, חבל, אתה יודע כמה רעיונות טובים עוד יש לי? זה בנט. כמה רעיונות טובים עוד יש לך? רק שכולם מתים. אתם לא מתביישים? אפילו בקורונה שרי הממשלה לא באים. אתם לא מספרים כמה אנשים נפטרים על בסיס יומי. כל משפחה זה עולם ומלואו. אבל כשעלה פה בנט והיינו בלי חיסונים, אני הייתי השר המקשר. הוא היה עולה, הוא ולפיד, כל יום, כל שבוע, סופרים לנו את הנפטרים ומאשימים את ראש הממשלה נתניהו שהוא מדביק אותם בלילות. בושה וכלימה. תראו לאן הגעתם. אנחנו לפחות עשינו ניסיונות עצומים להציל אנשים כשלא היו חיסונים. אתם לא עושים כלום. חוץ מלהוציא הודעות דוברות שקריות אתם לא עושים שום דבר. אתם חיים באיזה עולם בלוף, כולכם בלוף. מלפיד ועד בנט, יש פה ממשלה של בלוף. אף אחד לא עושה דבר וחצי דבר, רק כל בוקר שרת התחבורה, את מחמיאה לשר האוצר, הוא מחמיא לשר הבריאות. ואללה, אתם מזכירים לי את קבוצת הנרקומנים שיושבים ואומרים לו: כל הכבוד, משה, אנחנו אוהבים אותך. אחד בעצם מחמיא לשני כאן. אתם קבוצת סהרוריים שלא יודעת מה עושה. אף אחד לא יודע מה עושה השני, ואתם רק מחמיאים כל בוקר בתקשורת אחד לשני כאילו עשיתם משהו.

תודה רבה. חבר הכנסת קרעי,

חבר הכנסת מעוז, יש כאן עוד עשרה שקיבלו תשובה שלילית.

אבל אדוני היושב-ראש, החוק הזה לא היה על סדר-היום. הוא נכנס ב-16:00 לסדר-היום, וכולם ידעו את זה. אבל אנשים נערכים מראש.

גם הייתה לכם אפשרות דיבור בחוקים השונים. עכשיו זה מגמתי, אני לא אאשר את זה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בושה וחרפה לכנסת הזאת, מה שקורה כאן במליאת הכנסת ובקואליציה הזאת. אזרחי ישראל, תדעו לכם, מליאת הכנסת נסגרת בעוד כמה דקות, כי שוב מוכח שמי ששולטים בממשלה הזו אלו רע"מ, האחים המוסלמים והרשימה המשותפת. מדינה אחת, היחידה בעולם, של העם היהודי, והיא שבויה בידיים של האויבים שלנו באחריות ממשלת ישראל, ממשלת האחים המוסלמים. כל שבוע יש להם מס עבאס חדש. עכשיו הם רוצים הטבות מס למי שבונה בנייה בלתי חוקית בנגב. לכן מליאת הכנסת נסגרת מייד בסיום החוק הזה, וזאת החרפה של ממשלת ישראל, ממשלת האחים המוסלמים. יש גם להערכתי דיל עם הרשימה המשותפת: כל פעם עולה מישהו מהרשימה המשותפת וגוער בבנט שהוא עשר מעלות ימינה. היום שמעתי את אחמד טיבי אומר: ממשלה, עשר דרגות ימינה. נתנו להם את חוק החשמל, מכרו את הנגב,

ועדיין הרשימה המשותפת זועקת: ממשלה של עשר מעלות ימינה. תספרו לנו פעם אחת, חברי הרשימה המשותפת, כמה תקציבים קיבלתם מבנט כדי שתתקפו אותו על ימניותו כביכול. הרי זה בדיוק מה שעוזר לו להישאר בחיים: הרשימה המשותפת תוקפת אותו, והוא מגבה אותם עם תקציבים ועם חוקים לטובת הרשימה המשותפת. ואני רוצה לדבר, אדוני, על מה שקרה עם התוכנית הכלכלית. עמד כאן חמד עמאר, השר, משקר במצח נחושה לאזרחי ישראל, אמר: 12 שנה לא העליתם לחיילי צה"ל את השכר שלהם. רק לפני שלוש-ארבע שנים העלינו ב-50% את המשכורות שלהם. אתם רק השלמתם את המהלך שלנו. ואתם דיברתם, המפלגה של חמד עמאר, ליברמן וכל החבורה הזאת, אמרו שאנחנו פיזרנו כסף מהמסוקים על אלו שלא צריכים, גם על העשירים, לא רק על העניים. מה הם עשו, חברת הכנסת ג'ידא? הביאו מסוקים מיוחדים של ליברמן, שמפזרים כסף רק על העשירים. העניים נשארו בלי כסף. אני מקווה שעוד נשנה לו את זה בוועדת הכספים, אבל עכשיו, מה שהוא מציע זה להביא מסוקים מיוחדים רק על החברים של ליברמן. בושה וחרפה. ואני רוצה לסיים במשפט אחד. קיבלנו עדכון, חבר הכנסת סעדי ואני, מרשות הרישוי לגבי ביטול הסנקציה של ההוצאה לפועל. נאבקנו עם רשות הרישוי ושכנענו אותם, ואפי רוזן מרשות הרישוי בא לקראת אזרחי ישראל: כל מי שיש לו רישיון פרטי או משאית קלה עד 12 טון יקבל את הרישיון שלו בלי מבחנים, לא משנה כמה שנים הייתה השלילה, ואלו שיש להם רישיון מקצועי,

אוטובוסים, אמבולנסים,

שחיים של אזרחים תלויים בהם, יקבלו את הרישיון בלי מבחנים רק אם השלילה פחות מחמש שנים. אם השלילה יותר מחמש שנים, יצטרכו לעבור מבחני רישוי. יש לי עוד הרבה מה לדבר, וכל עוד היושב-ראש לא עוצר אותי, אני אמשיך. אני רוצה לסיים בעוד דבר: הטיוח הזה של פרשת NSO, שבנט וסער וגנץ מנסים לטייח, עמדה כאן קודם חברת הכנסת השכל, והתערבנו: היא אמרה שתקום ועדת חקירה ממלכתית. הסיכום הוא ככה: אם תקום ועדת חקיקה ממלכתית עד סוף פברואר, בשבועיים הקרובים, אני מצביע בעד חוק שהיא תבחר, ואם להפך, אם לא תקום ועדת חקיקה ממלכתית, היא תצביע בעד חוק שאנחנו נגיש להקמת ועדת חקיקה ממלכתית. תודה רבה.

נראה אם הפעם שרן השכל תעמוד בסיכום הזה, ונראה אם בנט יטייח את הפרשה החמורה הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת ביטן, בבקשה. יש כללים, יש כללים. כבוד היושב-ראש, תעשה לי טובה, תן לי לדבר והיא תרד מאיתנו. כל היום היא, רשמתי אותה. מה, הינה, הוא רשם אותך, מה את רוצה? אני הסברתי לה, כבוד היושב-ראש. הינה, הוא רשם אותך, רושם אותך. הינה, כבוד היושב-ראש, אתה רושם אותה? הינה, רשם אותך, תפסיקי כבר. תפסיקי, למה עברת לפה? כדי להציק לך. היום יום האהבה,

ואני רוצה לבטא את אהבתי אליך.

אין בעיה, תציקי לי כמה שאת רוצה. תציקי לי. תבטאי, בבקשה. דוד, שמעת מה אמרתי? יום האהבה היום, ואני רוצה לבטא את אהבתי אליך. מצוין, אני בעד, מה את רוצה?

אני אמרתי לא? אמרתי: אני בעד. יום אהבה שמח.

גם אתה, אפשר להתחיל, כבוד היושב-ראש? בבקשה, השעון הופעל בשנייה הזאת. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אני רואה שנותנים לך תורנות כשמסיימים מוקדם. שיחקת אותה, מה שנקרא. זה נרשם לך לתורנות לכל השבוע, נכון? טוב, אני באמת רוצה לדבר על שני עניינים קטנים. קודם כול, לא נמאס לכם שרע"מ כל היום באים אליכם בדרישות חדשות? כי ניהלתם משא ומתן קואליציוני, קיבלו מה שקיבלו, וכל פעם שהם רוצים משהו חדש, הם עושים לכם בית ספר. אז אני אומר לך, ואמרנו לכם את זה מהתחלה, שלא תסיימו איתם את המשא ומתן לעולם. אתה כאיש ימין, שנתת יד לכניסתם לקואליציה, מכל מיני סיבות, בניגוד לעמדות שלך, אתה לא רואה שאי-אפשר להמשיך באופן הזה? אז הגיע הזמן שתפילו את הממשלה הזאת, כי אי-אפשר להמשיך בקצב סחיטה חד-שבועי, כל הזמן, כל הזמן. זה בלתי אפשרי לקיים, ואני הייתי יושב-ראש קואליציה ואני יודע מה שאני מדבר. מספיק עם זה, ואני בונה עליך, האמת, בעניין הזה. קראתי מאמר במעריב שאיזה אמריקאי אומר שאתה הפוטנציאל להיות ראש ממשלה. בקצב הזה, כשאתה נותן יד לממשלה כזאת ולקואליציה כזאת, לא נראה שתגיע למצב הזה, אז אני מזהיר אותך בעניין הזה. לא מספיק כתבה בעיתון, צריך לעשות מעשים, צריכים לעשות מעשים בעניין הזה, ומספיק עם הסחיטה הקבועה הזאת שמנסור עבאס והחברים שלו עושים לכם. הם עושים את זה למדינה, הם לא עושים את זה לכם, כי המדינה בסופו של דבר נפגעת. אישי שלי, בסדר, אבל אתה לא יכול להיות אם תמשיך ככה, אתה צריך להוכיח מנהיגות. אתה צריך להוכיח שאתה לא מתכוון להיכנע יותר לדברים האלה. ואני יודע את העמדות שלך, והעמדות שלך נגד נתניהו, לא מספיק כדי לתאר את מה שאתה עושה. אין לי עמדות נגד נתניהו. תבין את זה אחת ולתמיד. תבין. תחשוב על זה, תחשוב על מה שאני אומר.

אין לי עמדות נגד נתניהו,

יש לי עמדות לאומיות ומה שטוב לישראל. שתצטרך, מה שטוב, ביבי או לא ביבי? ביבי אומר, אנחנו בעד.

תצטרף אלינו, תצטרף לממשלת ליכוד עם האופוזיציה, כל האופוזיציה שלנו, כולל ש"ס, כולל אגודת ישראל, כולל סמוטריץ'. תחזור לעמדות שלך. מספיק לתת יד לסחיטה. יועז הנדל הוא איש ימין, דוד, ידעת?

לא יודע, היה כתוב שיש לו פוטנציאל. אני לא אומר את זה, אמר את זה, אתה מנהל איתו משא ומתן. אני לא מנהל איתו, אני עכשיו משכנע אותו, מנסה להפיל לך את הממשלה, אם הוא רוצה שהחזון הזה יתממש,

אתה מבין מה אני מתכוון? זה מה שאני מנסה להסביר לו.

אז תודה רבה לכולם, ואני מודה לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת מקלב,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, לא חשבתי לדבר על כך, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות, משהו שככה מעיק עליי ביממה האחרונה או בחצי היממה האחרונה. אתה שימשת כממ"ז בתקופה שאני הייתי חבר מועצת עיריית ירושלים כסגן. אנחנו נפגשנו הרבה, כיבדנו ופחות כיבדנו,

אבל אתה היית דומיננטי מאוד, ואתה מכיר את הדבר הזה של עימותים בין נבחרים. דרך אגב, היה גם חבר כנסת בבר אילן, היה סיפור עם חבר הכנסת ועם מפגינים ומהומות שיש והפגנות שיש. אני לא רוצה לדבר עכשיו על מהות מה שהיה אתמול בשייח' ג'ראח. יש חבר כנסת שמרגיש שהוא חייב לבוא,

שחושב שזה יכול לגרום מהומות. אני מדבר בסופו של דבר,

אתה כסגן יושב-ראש הכנסת, זה לא המקרה היחיד. יש היום איזו זילות באפשרות של חברי כנסת להגיע למקומות. יכול להיות שמפקדים לא חושבים ככה, אבל בגלל הדברים האחרים שקורים, עימותים שיש בין שוטרים לחברי כנסת ועוד דברים שקורים, לא יודע אם שימוש בחברי כנסת, נגרם מכך שחברי כנסת היום נמנעים מלהגיע, נמנע מהם להגיע לאירועים מסוימים. שוטרי השטח שנמצאים בסוף התהליך, זה שחבר כנסת בא ואומר: אני בתפקידי צריך להיות פה, לא מאפשרים לו, ויש כאלה שלא מתעמתים. סיפר לי חבר כנסת שהוא היה בשבוע שעבר באיזה אירוע שהיה צריך להגיע, אולי סגרו את זה באיזה שלב לאזרחים, אבל הוא כחבר כנסת, לאחרים נתנו, אף אחד לא הסתכל עליו. הוא אומר: אני הלכתי,

לא רציתי לעשות עימות, אבל אני חושב שאולי כדאי לחדד את הדבר הזה שבין החסינות וחופש פעולה שיש לחברי כנסת לצורך תפקידם לבין המשטרה. אני לא נכנס עכשיו לעימות פיזי, לא שם. אני מדבר איתך על עצם המניעה להיכנס, עצם המניעה להגיע למקום, להתבטא, לבדוק את הדברים. זה רק היה, אני אוסיף, אני מחזיר לך, דיברתי על זה גם לפני כחודש, קיימתי דיון עם השר לביטחון הפנים. היום בבוקר שוחחתי עם המפכ"ל. יש לאפשר לחברי הכנסת לבצע את תפקידם.

אז אני שמח. ביקשתי שזה יגיע לדרג התחתון ביותר של שוטרי השטח.

זה מה שצריך, באמת. לפעמים זה לא מגיע והאווירה לא מגיעה לשוטר שנמצא בסוף בשטח, הוא לא מכיר אולי את ההוראות, וטוב שאתה מחדד את זה, ותודה רבה לך. בכל אופן, העניין הזה מביא אותי לעוד עניין שאני חושב שגם הוא לא בא לידי ביטוי פה. היה חבר כנסת, יש חבר כנסת שבשבוע שעבר ביקר בחוץ לארץ, והתאגדו נגדו ארגונים כדי לא לתת לגיטימיות למופע שלו. אני לא חושב שאנחנו מדברים עכשיו על חבר כנסת שמייצג עמדה מאוד מאוד קיצונית. יש חברי כנסת שנחשבים מתונים,

גם אם יש להם דעות אחרות והיו באירופה בביקור ונמנע מהם וארגנו את זה. מה שאומרים, שמשרד החוץ עמד מאחורי ההתארגנות הזאת לא לאפשר לו, להחרים את הביקור שלו, כשהוא היה שם, לא לאפשר לו לבקר במקומות. אני חושב שכל אלה גורמים לזילות בתפקיד שלנו, לא מאפשרים לנו לעשות את התפקיד שלנו. אני חושב שאנחנו ככנסת צריכים לשמור על המעמד של חברי כנסת. מילה אחת על יוקר המחיה. האירועים האחרונים של פגסוס ועוד דברים אחרים, הרוגלה ועוד מה שיש, קצת דוחקים לצד את מה שבאמת מעיק על תושבי מדינת ישראל. הנושא שחשוב לתושבי מדינת ישראל זה עצם המאבק הקיומי שלהם, והמאבק הקיומי זה יוקר המחיה. מזה הוא מודאג, מזה הוא מודאג מה יהיה, אם המשכנתה שלו, השכירות שלו עולה. משפט לסיום. אני אסיים ממש עוד דקה. יוקר המחיה, אמרתי היום, המאבק על יוקר המחיה, המלחמה, למה זה מאבק? למה מלחמה? בגלל שיש כאלה שמנסים למנוע את המאבק הזה, מתכחשים למאבק הזה, נלחמים בעד יוקר המחיה, חושבים שהם עושים טובה לכלכלה, והם לא יודעים שבקצה ולא בקצה נמצאות מאות אלפי משפחות מאזרחי מדינת ישראל, מתושבי מדינת ישראל, שהם סובלים מאוד. יוקר המחיה זה לא סטטיסטיקה וזה לא איזה מחקר. יוקר מחיה, בסופו של דבר, יש גם במציאות. כשיוצאים מהמרכול, יוצאים מרשת השיווק, יוצאים מכל חנות אחרת, מדברים אחרים, עם מחירים הרבה יותר יקרים, לא צריך בשביל זה סטטיסטיקה, את זה כל אחד חש. האמת הזאת, אי-אפשר להתכחש לה. זה גורם לאנשים שלא שומעים אותם לצאת לרחובות. בזה אנחנו מעוניינים? זה כישלון כשיוצאים לרחוב. כשיוצאים לרחוב, בזה אנחנו לא מעוניינים. זו לא התססה, אף אחד לא הולך לצאת לרחוב, להיות בקור או בחום בגלל שיש מישהו שמסית אותו. האנשים שבאים לשם, הפרופיל של האנשים שמגיעים, אלה לא אנשים פוליטיים שבאים להפגין, אנשים שבאים לכאוב את כאבם, ואנחנו צריכים לחוש. ההרגשה הכי מרכזית שיש, שקודם כול הותרה הרצועה לכל הרשתות,

כשאנחנו באנו ואמרנו: אין מיסים? יש מיסים, הותרה הרצועה. הדבר השני, אני אומר מילה חריפה קצת, יש שמרגישים שהמשפחות המוחלשות, אפילו המשפחות הבינוניות, לא בהן צריכים להתחשב, בכאב שלהן. כל התוכניות אלה אנשים שכאילו קובעים את סדר-היום.

בתקשורת מתחשבים בהם, הם במעמד מסוים והם מייצגים אנשים שנמצאים במעמד הבינוני, להם צריכים לדאוג. הם אלה שקובעים, אלה שצריך לדאוג להם, מכיוון שהאנשים האלה קובעים את התקשורת. הם המצביעים שלנו. האנשים האלה לא מצביעים שלנו ולא צריך, אפשר לתת להם 60 שקל לחודש, 67 שקלים לחודש של מענקי עבודה, זה מספק את האנשים האלה. אנחנו צריכים לדאוג לאנשים האלה בעלי ההכנסה הגבוהה, שהם אלה שמצאו את ההטבות שיש לנו? את זה אנחנו צריכים לזעוק כאן, את זעקתם של אלה שחושבים שאין מי שצועק, מי שזועק, מי שחש את כאבם, לא האנשים ששבעים. אנשים ששבעים, יש כאלה אנשים, אני מכיר אנשים שהיום נמצאים במצב כלכלי גבוה. אני מכיר אנשים כאלה, אבל הם גדלו במשפחות כאלה שהאבא נאבק על הפרנסה.

יש להם דודים, הסביבה שלהם היא סביבה שיש לה קושי גדול לחיות, גם אם הוא עצמו היום מתפרנס בכבוד, גם אם היום עשה סטרטאפ, יש לו היום חברות ששוות הרבה כסף. לצערי, אלה שהיום עומדים בהנהגה, הסביבה שלהם היא סביבה שלא, הם לא חשים. לא רק שהם אנשים שבעים, כל החברה שלהם, הסביבה שלהם, המעגלים הקרובים שלהם, הם אנשים שבשבילם, אלה שמרוויחים 7,000, 8,000 ו-10,000 והם משפחות גדולות, הם לא מבינים את השיקול מה זה 50 שקל, 70 שקל, שזה חשבון. אנשים שהילד שלהם הולך לבית ספר, אין כסף היום להטעין לו כרטיסייה,

חבר הכנסת מקלב,

נתתי לך להתארגן. תודה רבה. עכשיו, אחרי שהתארגנת, אז אני באמת מודה לך. תודה רבה.

אגיד משפט אחרון: על אלה אנחנו זועקים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח.

בבקשה, חבר הכנסת ארבל, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד השרים שמסתובבים, חבריי חברי הכנסת,

אם אפשר לפזר שם את ההפגנה, זה יכול מאוד לעזור לנו. תודה רבה. אני פונה אליכם, אזרחי ישראל, בחובת דיווח. אני זכיתי לתואר שיאן השאילתות בכנסת ישראל בעת האחרונה. זה נובע מפעילות פרלמנטרית מואצת, בעיקר של צוות לשכתי, ואני גם אציין אותם לפרוטוקול: שלום קבסה, ניתאי משיח ועו"ד תום דורון. אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, אני הייתי ראש מטה של שר. בכל לשכת שר יש תקן שמקבל משכורת כל חודש מהמיסים שאתם משלמים, ויש לו גם רכב ודלקן, והתפקיד שלו זה יועץ השר לענייני כנסת וממשלה. היועץ הזה, תפקידו לטפל בסוגיית השאילתות: חבר כנסת פונה, מגיש שאילתה, והיועץ אמור לטפל בה. אני רוצה לעדכן אתכם, אזרחי ישראל, שמועד תשובה על שאילתה שמגיש חבר כנסת צריך להיות בתוך 21 יום. נכון להיום, על 30 שאילתות לא קיבלתי מענה, למרות שחלף המועד למתן המענה: תשע שאילתות למשרד ראש הממשלה, חמש שאילתות לשר הביטחון, שש שאילתות לשר לביטחון פנים, שלוש שאילתות לשר החוץ, שתי שאילתות לשר המשפטים. גם אתה, שר התקשורת, במאחרים, שרת הפנים, שר הבינוי והשיכון, העלייה והקליטה ומשרד הכלכלה. מכיוון שיש לי עוד דקה, אני גם אומר לכם בכמה זמן, ימי איחור, לפי מזכירות הכנסת, מדובר. אז השאילתה המאוחרת ביותר, שאילתה ישירה בנושא מאוד מאוד חשוב שהגשתי לשרת הכלכלה, יאיר גולן היה כאן לא מזמן, הסגן שלה, בנושא הפקעת מחירי הלחם האחיד שבפיקוח, הגשתי אותה, אזרחי ישראל, ב-11 במאי 2021. 279 ימי איחור, 279 ימים עברו מהמועד שבו שרת הכלכלה הייתה צריכה להשיב, ולא, היא לא השיבה. והיא עובדת מאוד קשה, ולכן גם מינו לה סגן מאוד מאוד עסוק, שהוא גם חצי נורבגי, יאיר גולן. יש להם זמן. והינה עוד שאילתה, שהפניתי לשר הביטחון. ימי האיחור, 277 ימים. בעוד שאילתה שהפניתי לשר הביטחון, לגבי הריסת בתי מחבלים שרצחו את יגאל יהושע, השם ייקום דמו, בלינץ' שהיה בשומר החומות, 250 ימי איחור. אזרחי ישראל, הממשלה הזו צוחקת עליכם. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אינה נוכחת. איך "אינה נוכחת" אם אני פה? סליחה, נוכחת ועוד איך, עם ז'קט. סליחה. בבקשה, חברת הכנסת מאי גולן. סליחה, לא ראיתי אותך.

הינה, הוא חוזר. ביטן הסתיר אותו. תראה איזה בסדר אני. אני מחכה שתשב, לא מתחילה לפני, כדי שלא תגיד.

אני מבקשת להתייחס לנדיבות הזו. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. במיוחד. במיוחד.

לא, אבל אני מדברת איתך. אדוני, רגע, תגיב על זה. יום אהבה שמח, הם רוצים לאחל. בבקשה, חברת הכנסת גולן, נא להתחיל.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היה לי חשוב לתת ככה את סיכום השבוע השבועי שלי ולספר לכם מה היה לנו בממשלת ההלם והחלם של מצילי הדמוקרטיה ואבירי שלטון החוק. להלן הסיכום: לאחר שאץ לו ורץ לו גנץ לסגור את גל"צ ולא הצליח, הגיעו אליו הפוליטיקאים האולטרה-דמוקרטיים ומגיני הפלורליזם,

אדוני יועז הנדל,

הם שאלו אותו: למה לסגור? אדוני השר, למה? הרי יש לנו בעיה, אז בבעיה מטפלים. בואו נסיר את הבעיה הזאת. אוה, אוה, תודה, תודה. נמנה בובה ללא מכרז, וקדימה, הסתער. נשפרר סגנון.

מה אתה אומר? הפה הרי, הם מדברים על סגנון, אבל הפה של הביביפוביומט בן כספית, שיכול למלא, לדבר או לשפרר?

הרי הפה של הביביפוביומט בן כספית, שיכול למלא את השפד"ן עם הביוב שיוצא לו מהפה איך שהוא שומע את המילה "ביבי" שזה קורה גם לכם, דיברנו על זה קודם, כבוד השר, הוא הרי מתחרפן איך שהוא שומע את זה. אבל הסגנון של ברדוגו, של ברדוגו, לא נעים להם, לא נעים להם לאוזניים, לצבועי הממלכה.

השבוע הם הציגו תוכנית כלכלית. שר האוצר הודה מקרב לב לעיתונאים שהביאו אותו ואת ממשלתו עד הלום. האמת, מגיע להם. הם יום-יום, שעה-שעה, בחיפוי ארטילרי מול חולים, מול מתי קורונה, מול עסקים קורסים, הם תמיד קו ראשון במערכה. האמת, שאפו. נכון, כבוד השר? אבל בוא נדבר, אין לנו הרבה זמן, על גזרת בנט. אני רואה שהיו"ר מסתכל על השניות. שמענו שהוא התקשר לשאול את ליברמן מתי יושבים על תוכנית כלכלית.

יש אזרחים ברשתות, אולי קצת התארגנויות, וזה יכול לצאת משליטת צבא התקשורת המגויסת. אז ראש הממשלה ליברמן, האמיתי, הודיע לבובה בנט: חביבי, התבלבלת,

אני לא מגיע לשום מקום. כנס לבוסטר, תבקש מהמאבטחים שישימו לך קצת צ'קלקה לאווירה, שב עם הצעצועים ותעשה קולות רקע. שלא יהיו לך חלומות סינגפוריים, שמעת? ולעצמאים שהמפגינים בחוץ, שבוודאי מרגישים את נחת זרועה של הגבייה המוגברת והדורסנית של רשות המיסים, אני מודיעה לכם כאן: זה לא מקרה.

אני אומרת לכם מידיעה אישית, זו הנחיית משרד האוצר. אתה שומע, גפני? זו הנחיית משרד האוצר, שהיא יצירתית ולא מתפשרת.

יש 53 מיליארד שצריך לשלם לאחים המוסלמים. וכמובן, בל נשכח את בנט, שהציע לפוטין, בנט, אותו בנט, כן? שהציע לפוטין ועידת רוסיה אוקראינה,

אני שואלת: ד"ר טיבי כאן? ד"ר עבאס כאן? אני צריכה איזה רופא מודעות בקהל, כי בנט רצה לעשות מפגש פסגה. אני רואה שמפריע לך, גברת.

כן, כמובן. אני רואה שמפריע לך, מירב. מאוד קולגיאלי, מה שאת עושה.

חברת הכנסת גולן, תודה.

מאוד קולגיאלי שהיא מזכירה לך שאני צריכה לסיים.

תודה. אבל בסדר. אני רק אגיד, היום יום האהבה.

אני רק רוצה להגיד שאם היה רופא פה, איזה רופא מודעות, אולי הוא היה עוזר לבנט לתת ייעוץ. הוא הרי יועץ מאוד טוב. תודה. אולי הוא היה נותן ייעוץ ליחסי אוקראינה רוסיה איך להציל תוכים במלחמה. רק שזה לא יפריע לו בשנ"ץ. תודה רבה. געוואלד. השר גפני, שלא נפריע לו בשנ"ץ. תודה, תודה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה,

חברת הכנסת בן ארי. תודה, אדוני היושב-ראש.

אז רק כדי שתדעו על מה אתם מצביעים, החוק הזה הוא חוק של חברת הכנסת מיכל רוזין,

חבר הכנסת כסיף, אתה מסתיר לי את מיכל רוזין, מיכל רוזין. אני רוצה רגע לראות אותה. זה חוק שלנו, של מיכל וחברת הכנסת אבתיסאם. זה מוזג לחוק אחד. רק כדי שתדעו, החוק הזה בעצם מאפשר היום לשנות את המצב הקיים, שבו עדים שמתלוננים, אפשר בעצם לחשוף את הגיליון הרפואי הפסיכולוגי והפסיכיאטרי שלהם. גם ככה עדים או מתלוננים, נפגעים או נפגעות תקיפה מינית, גם ככה עוברים קשיים רבים בהחלטה לתת עדות. ההחלטה לפתוח את התיק הרפואי שלהם היא מטלטלת, וזה הרבה פעמים פוגע בהליך המשפטי, אם בכלל מביאים אותו לדין. החוק הזה בעצם בא לתקן את העוולה הקיימת היום, ואפילו מאפשר זכות ערעור על החלטת בית המשפט להסיר את החיסיון, מה שאין היום. גם זה יתנהל בדלתיים סגורות. זה לגבי החוק. לא שמת לי זמנים, אדוני היושב-ראש. הבטחתי שאני אעמוד בזמנים, אז אני אהיה בסדר. אני יורדת גם ככה. אני רוצה לנצל את המעמד הזה ולפנות לחברי הכנסת מהאופוזיציה, לפנות ללב שלכם. אתה שומע, משה ארבל? אני ידעת שיש לך לב גדול, כי אתה מככב אצלי בוועדה, ואתה יודע כמה חשוב לתת לנפגעי עבירה זכויות. אני בטוחה שהחוק הזה חשוב לך. אבל אני גם פונה אליך ולחברי הכנסת מש"ס.

הינה, גם בוסו, הפתח תקוואי, ישר הסתובב. אני פונה ללב שלכם, גם לחברי הכנסת מהאופוזיציה. תשמע, תשמע, רגע, אני עוד איתך, ארבל. אני עוד איתך, כי כבר נתתי לך מחמאות.

רגע.

עם החוק הזה, אתם תצביעו בעד, אני בטוחה. אבל יש לי חוק שתקוע אצלכם כבר חמישה שבועות. אנחנו אופוזיציה. באופוזיציה.

איזה נרמסת. הינה, אני פונה ללב שלהם.

היו"ר עדיין מסכים לי. יש חוק שלי לשמירת ערכות אונס של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. לא מסכימים לי להעלות אותו כבר מעל חמישה שבועות. מי לא מסכים? אבל אנחנו באופוזיציה. אז אני פונה ללב שלכם, כי בש"ס, אתה יודע שכשהייתי צעירה המשפחה שלי הצביעה לש"ס, אז עם 15 המנדטים, כי זה היה לב מזרחי גדול. אין לי אלא לפנות ללב שלכם ולהגיד לכם, חברי הכנסת, אנחנו נצביע בעד בתנאי שאתם תצביעו בעד, אני מבקשת, תצביעו, תנו אפשרות להעלות את החוק של ערכות האונס. חמישה שבועות. זה כל מה שאני מבקשת, רק קצת תמיכה. אני יודעת שאתם מבינים את גודל האירוע. יופי, אני שמחה, ידעתי שיש לי עם מי לדבר. אני מודה לכם. זהו, תצביעו. זה חוק נהדר, ועל חוק ערכות האונס אני אקבע, תודה. רגע. רציתי לומר שעכשיו, כשהובטחה לי התמיכה של ש"ס, אני אפעל כדי להעלות את החוק הזה בשבוע הבא, שיהיה אפשר לשמור את ערכות האונס, שזה הראיות הפורנזיות. תודה רבה, אדוני.

תודה רבה. גם אני במסגרת שלוש הדקות לוקח לעצמי זכות דיבור. לפני כן אחד מחברי הכנסת טען בהצעת האי-אמון לכל מיני סוגי ניסוח שניסה אותו חבר הכנסת להעביר, כמו "הכנסת הביעה אי-אמון בממשלה" זה הנוסח שנוסח על ידי אותו חבר הכנסת.

הוא אינו מופיע בשום מקום אחר, והנוסח המקובל והרגיל, על פי מה שנבדק, ככה זה יהיה, כמו שאמרתי: "ההצעה להביע אי-אמון בממשלה אומנם זכתה לרוב בקרב חברי הכנסת הנוכחים במליאה" וזה מה שאמרתי, "אולם לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה, ולכן ההצעה לא התקבלה". זה הנוסח. ככה זה יהיה גם להבא, למרות ניסיונות של אותו חבר הכנסת לשנות את זה. את זה אמרתי ממש לפרוטוקול. היושב-ראש,

זה מה שאמרתי. היה רוב של עשרה או משהו, ולא התקבלה, וככה זה יהיה. בואו לא נסטה מהנוסח המקובל במליאה הבאה. הסתיימה רשימת הדוברים. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או אלימות חמורה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, בקריאה הראשונה.

אם כך, 24 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב,2022, שהחזירה ועדת החוקה חוק ומשפט. תודה רבה למזכירת הכנסת. אם כך, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ד באדר א' התשפ"ב, 15 בפברואר